שולחן הכנסת הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים-ושלוש לפי חוק הבחירות לכנסת , התשכ"ט 1969. ההרכב השמי נמצא אצלכם. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1204/22 וכלה בהצעת חוק פ/1418/22: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הגדלת קצבת הנכות), התש"ף 2019, מאת חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן, ג'אבר עסאקלה, עופר כסיף, איימן עודה ויוסף ג'בארין, הצעת חוק-יסוד:

ביטול ההגבלה על חבר כנסת בעל אזרחות כפולה), מאת חברת הכנסת עומר ינקלביץ'; הצעת חוק מדד לזכות לקיום אנושי בכבוד,

מאת חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן,

הכנסת שמולי, אתה יכול בינתיים לפתוח את הנאומים. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ושבוע טוב. היום היה דיון חשוב מאוד בוועדת החוץ והביטחון בנוגע לנתונים

בשוגג או במזיד, על ידי צה"ל לגבי הגיוס של החרדים. אני רוצה להתריע שמה שהיה היום בוועדת החוץ והביטחון זה בלוף אחד גדול.

כי אתה רואה גם נציגי צה"ל שבאים ולוקחים אחריות, וזה דבר מבורך, ואתה רואה פוליטיקאים שמזדעקים כנגד החוק, אבל, אדוני היושב-ראש, בחינה מעמיקה של חוק הגיוס שליברמן רוצה לקדם בכנסת מעלה שלא פחות, צה"ל מנסה באותו החוק, בסעיף 26(יג), פשוט להלבין בחסות החוק את אותה הונאה. מה כתוב בחוק? כתוב שכל מי שלמד בין גיל 14 לגיל 18 במוסד חרדי, ואפילו אם הוא עזב את המוסד החרדי והיום הוא חילוני גמור, ימשיך להיספר כמי שהוא חרדי לכל דבר שהתגייס לצה"ל. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהגיע הזמן שכולנו נסיר את המסכות. גם צבא ההגנה לישראל, אני בעד צבא העם, אבל צה"ל צריך לבוא ולהגיד אם צריך את החרדים בצה"ל או אם ניתן להפנות את כוח האדם הזה למטרות חשובות אחרות, כמו השירות האזרחי.

תודה, חבר הכנסת שמולי. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אלון שוסטר. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום היינו עדים לעוד פשע שנאה בשועפאט. פשע השנאה הזה בא בהמשך למקרים דומים של התקפות טרוריסטיות על יישובים ערביים בתוך ישראל ועל יישובים בגדה המערבית: לפני שועפאט היה המקרה בג'לג'וליה, לפני ג'לג'וליה היה בכפר קאסם, לפני כן בג'יסר א-זרקא, לפני כן בגוש חלב, ועוד בעשרות כפרים פלסטיניים. מאות כלי רכב הושחתו, וגם עשרות מקומות תפילה הושחתו ורוססו עליהם דברי נאצה. גם אלפי עצי זית הושחתו, שלא לדבר על המקרה המאוד-טרגי בכפר דומא, הרצח של משפחת דוואבשה. אני תוהה: מה קרה לרשויות אכיפת החוק? איפה הן? איך זה קורה שפשעי השנאה, פעילויות הטרור האלה נמשכות ונמשכות, עם סרטונים שמתעדים את זה כל פעם, ורשויות אכיפת החוק לא מצליחות לשים יד עליהם? הגיע הזמן לשים קץ לפעילות הטרוריסטית הזאת, למצוא את האחראים ולהעמיד אותם לדין, כי פשוט אי-אפשר להבין איך זה יכול לקרות שהפעילות הזו מתמשכת ורשויות אכיפת החוק עומדות באוזלת יד גמורה. תודה, חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת אלון שוסטר,

ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, במוצאי שבת התפזרה המשפחה שבאה לעשות שבת במפלסים, עוטף עזה, וצבע אדום. אנחנו אנשים מבוגרים, אשתי ואני, וצעדנו במהירות לממ"ד. מסביב בוקה ומבולקה בחלק גדול מהמקרים, התכנסות של בני עקיבא בשדרות, וסריטות חדשות נפערות שוב בנפשותיהם של בני אדם. אני וחברים יזמנו כינוס מיוחד כאן, במקום הזה, בכנסת ישראל. הוא יתקיים מחר, יום שלישי. אני מבקש מחברי הכנסת לשים לב לצורך, שלא מסתיים, לעמוד לצד התושבים, היישובים, הרשויות. מדינת ישראל לא יכולה להבטיח לנו, לתושבי שדרות ועוטף עזה, שיהיה שקט, היא לא יכולה להבטיח שלא יקרה יותר שום דבר, אבל היא יכולה לעשות את כל מה שהיא צריכה לעשות כדי להגן ולתת כיפות ברזל, גם פיזיות, גם קהילתיות, גם תקציביות. רק דוגמה אחת קטנה: מרכזי החוסן המפורסמים, שעושים עבודת קודש, לא נמצאים בבסיס התקציב. זה לא הגיוני. אנחנו יודעים שאלו תנאי החיים. כעת הממשלה צריכה להיות יחד עם תושבי שדרות ועוטף עזה.

תודה, חבר הכנסת שוסטר. חבר הכנסת אורי מקלב,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עדיין לא יודעים אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות. אנחנו יודעים שבתעמולת הבחירות היו הרבה הסתות והרבה הכפשות והשמצות. אני רוצה רק להעיר בפניכם מה ההשלכות של הדברים האלה, ואני אתן לכם דוגמה ממה שהיה ביום שישי בבוקר ברשת ב' בדיון על תוחלת החיים בקבוצות באוכלוסייה: החרדים, שם התברר שתוחלת החיים שלהם היא הגדולה ביותר. מה המסקנה שהגיעו אליה באותו דיון ברשת ב'? שזה בגלל ששר הבריאות הוא חרדי, והם גם רוקמים קשרים ולובי בקופת החולים ובבתי החולים, ולכן הם חיים יותר. זו הסיבה. עוד הסתה. לא הייתי מביא את זה אלמלא שמעתי כאן בכנסת לפני שבוע, בדיון שאיציק שמולי חברנו קיים, והוא נמצא כאן,

עומד ראש ארגון שמטפל בקשישים ואומר לפני כולם: החרדים לא משלמים כסף על תרופות. אני שואל: איפה הם החרדים,

והוא: החרדים לא משלמים כסף על תרופות.

וכמו שמתפרסם היום בכתבה בכלכליסט של שחר אילן, שאומר: "שליש מתקציב סבסוד מעונות היום מגיע לידי האברכים". כשאתה קורא בפנים, הוא אומר: 7% בלבד מהמשפחות הן של חרדים,

פתאום אנחנו רק 7% ובתוכה מתברר לך שפתאום זה קופץ ל-18%. לוקחים את הנתונים ואומרים: המשפחות, לא בגיל הזה, בכלל המשפחות בארץ ישראל. ככה מעוותים את הנתונים וככה מסיתים את הציבור. נמצאים פה ראשי סיעות גדולות שהן אחראיות, ואני מכבד את מה שהם אמרו, גם היום בוועדת החוץ והביטחון ועוד. חובתנו דווקא לקחת אחריות בעניין הזה. ההסתה, אין לה גבולות, והיא מידרדרת. חובתנו המוסרית לעצור את זה.

תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת יזהר שי,

ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, יושב-ראש כחול לבן חבר הכנסת בני גנץ קרא לפני כשעה לראש הממשלה היוצא מר בנימין נתניהו להודיע שהוא איננו מתכוון לבקש חסינות מהכנסת וילך לטפל בענייניו. זו בקשה פשוטה שתבהיר את המצב לאשורו ותסיר את העננה הכבדה הרובצת על הבית הזה, והיא גם פתח להמשך כהונתה של הכנסת הזאת, שעומדת להתפזר בעוד קצת יותר מ-48 שעות אם לא נעשה את הדבר הנכון. והדבר הנכון הוא פשוט: ראש ממשלת ישראל, פשוט תודיע שאתה עומד מאחורי ההצהרות וההבטחות שלך מלפני חודשים. עשית את זה שוב ושוב, הודעת שלא תבקש חסינות. שאלת: מה פתאום לבקש חסינות? והצהרת שהנושא הזה לא מעניין אותך. פשוט תבהיר שלא אתה ולא עושי דבריך ולא שליחיך ולא אנשים שרצונם טוב, אף אחד מהם לא יבקש חסינות, וגם לא אתה, וזה יפתח את הדרך להמשך כהונתה של הכנסת הזאת.

תודה, חבר הכנסת יזהר שי. חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר החליטה ראש העיר עינת קליש שיותר היא לא מקבלת תלמידים דרוזים בעיר חיפה, וכל מי שלומד, גם תפסיק לו את הלימודים בחיפה. קודם כול, אני רוצה להגיד לה: זה גובל בגזענות. דבר שני, מאז קום המדינה, מאז קום המדינה תלמידים דרוזים מעוספיא ודאליה לומדים בעיר חיפה. להגיד לכם, אני בעצמי, תושב שפרעם, למדתי בחיפה, בבית ספר בסמ"ת. אז פתאום ראש העיר החדשה, שתלך ללמוד מראשי העיר הישנים. כולם תקפו אותה, כולם אמרו שההחלטה שלה היא החלטה גזענית. אני קורא לה: את לא יכולה להפסיק לתלמיד את רצף הלימודים. מי שהתחיל בכיתה א' ללמוד בחיפה ועכשיו הוא בכיתה ח' איך הוא יחזור ליישוב שלו וילמד? הרי תוכנית הלימודים שונה לגמרי, תוכנית הלימודים אחרת. תבטלי את ההחלטה הגזענית הזאת. תקלטי תלמידים דרוזים מהיישובים עוספיא ודאליה. היישובים עוספיא ודאליה בקשרים טובים מאוד עם העיר חיפה. תקלטי אותם, תקבלי אותם, תחבקי אותם.

תודה, חבר הכנסת חמד עמאר. לפני שעה קלה גם אישרתי שאילתה דחופה בנושא הזה, וביום רביעי נשמע את תשובת משרד החינוך בנושא. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום בבוקר התוודענו לפרסום דוח העוני של ארגון לתת. בואו נניח שהדוח הזה נכון, וברור שהוא לא נכון, ברור שתפקידנו כחברי כנסת ומחוקקים זה לדאוג שיהיו כמה שפחות עניים במדינה. השאלה היא איך. האם נעשה עוד תהליכים שרק ינציחו פה את העוני, כמו דיור ציבורי, או שנלך לפעולות, כמו שוק חופשי, הורדת מחירים, שייקחו את כולם למעלה, כמו הסרת מכסים, הסרת רגולציה וביורוקרטיה והסרת לפיתת החנק של ההסתדרות, שלוקחת את כולנו למטה?

תודה, חבר הכנסת מתן כהנא. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, ואחריה, חברת הכנסת היבה יזבק. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי וחברותיי, כפי ששמעתם, התקבלה החלטה הזויה של ראש עיריית חיפה, גב' עינת קליש-רותם היא החליטה לגרש את כל התלמידים הדרוזים מבית ספרה, מבתי הספר של חיפה. אתם יודעים איך היא נימקה את ההחלטה שלה? תקשיבו, ותקשיבו טוב, אתם תהיו המומים: "חיוב העירייה בקליטת קטינים בני העדה הדרוזית בלבד, תוך מניעה וסירוב מבני לאום ו/או קטינים אחרים מערי לוויין סמוכות להיקלט במערכת החינוך העירונית החיפאית, היא תוצאה מפלה הפוגעת בעקרון השוויון". לקרוא ולא להאמין. החלטה אטומה, החלטה גזענית, החלטה מפלה, החלטה שממחישה את הסכנות.

דיברנו על חוק הלאום, הינה התוצאות של חוק הלאום. אנחנו לא בני אותו לאום? מאיפה הגענו, מכוכב אחר? אז יש בני לאום, היא התכוונה לנוצרים ומוסלמים,

את לא הבנת את התגובה שלה. אני ועוד איך הבנתי את התגובה שלה. היא התכוונה בלאום לנוצרים ומוסלמים,

לפי התגובה שלה,

אני מגנה בכל תוקף את ההחלטה שלה. ודאי שאתה תגנה, ומן הראוי שתגנה. לפי ההחלטה שלה יש בני לאום שיכולים להיות זכאים ללמוד בבתי הספר שלה ויש בני לאום שלא.

אולי גם יש בני לאום שיכולים לצרוך תרבות במוסדות שלה ויש בני לאום שלא? אולי יש בני לאום שיכולים לנסוע ברחובות שלה ויש בני לאום שלא? אין לזה שום קשר לחוק הלאום.

החלטה גזענית. אדוני יושב-ראש הכנסת, לכבוד יום הסובלנות הבין-לאומי אני רוצה,

להקריא כמה מילים שכתב ידידי השגריר רדא מנצור בסוגיה זו. הוא כתב לה, ואני מצטטת: "ד"ר עינת קליש-רותם הנכבדה, אנחנו, תושבי הכפרים, צריכים לבקש ממך סליחה. סליחה שהצלנו את חייו של ראש העיר הראשון שלך,

שהסתרנו אותו בשבת השחורה מפני הבריטים, סליחה שהברחנו אוכל ליהודי חיפה הנצורים במהלך המרד הערבי הגדול כשהם היו עדיין מיעוט נרדף בעיר, סליחה שאנחנו מחפשים את החינוך הטוב ביותר לילדנו, יש לך עוד זמן, גברתי, את עדיין בתחילת הכהונה שלך. אני מקווה שתלמדי את ההיסטוריה של העיר שלך ואת המרקם החברתי שלה, אנחנו כבר 450 שנה על הכרמל ויש לנו זמן. ואם תשתני, אולי עוד נקרא על שמך רחוב, כמו שקראנו לרחוב הראשי שלנו בעוספיא על שם אבא חושי". תודה, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכסת קרן ברק. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הבוקר גילינו שהושחתו בשועפאט יותר מ-100 כלי רכב. אנחנו שוב מתמודדים עם הטרור המתמשך הנקרא "תג מחיר". אנחנו שוב מזהירים מהמשך הטרור הזה. אנחנו כן מבקשים שתהיה יותר הרתעה, תהיה אכיפה של החוק. אם החוק היה נאכף, אם היו מוגשים כתבי אישום, אני בטוחה שפעולות כאלה לא היו חוזרות על עצמן. היינו עדים למקרים דומים לפני חודש בג'לג'וליה ובעוד מקומות בגדה המערבית.

אני נואמת כאן למרות שאני יודעת בוודאות שאני נואמת על נושא כל כך מכאיב, שנוגע, וזה מסוכן, זה מסוכן לכל אחד מאיתנו, כי זה נוגע לעניין של גזענות מתמשכת. אני נואמת כאן על העניין בזמן שאנחנו יודעים שהלגיטימציה לגזענות המתמשכת הזו הייתה בעיקר מראש הממשלה, שהסית נגד הערבים ונגד הח"כים הערבים. אז מה מצפים מהחברה? אני חושבת שהגיע הזמן שיהיו כתבי אישום, תהיה הרתעה. חייבים לפעול לפי החוק בעניין הזה, אחרת המצב יהיה יותר ויותר מסוכן.

תודה, חברת הכנסת יזבק. חברת הכנסת קרן ברק,

ואחריה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אני רוצה לנצל את הדקה שניתנה לי, לפנות לחבר הכנסת בני גנץ ולתת לו טיפ, דקה טיפ.

אל תהיה ציפי לבני. יש לך פה הזדמנות נדירה לקחת את המפתחות למשרד ראש הממשלה, להיכנס בעוד חצי שנה למשרד ראש הממשלה, כשכבר יש לך ניסיון, כשאתה כבר יודע את העבודה, כשאתה מאחד את העם, כשהעם רוצה. העם יוקיר לך על זה תודה. תשתחרר מלפיתת החנק, קרן, הוא

תחשוב על העם שלך, שיגיד לך תודה.

אל תהיה ציפי לבני. ציפי לבני חשבה שהזדמנויות חוזרות על עצמן, שההזדמנות הזו תחזור על עצמה. היא לא ראתה צעדים קדימה. היא פספסה את ההזדמנות. היא מעולם לא ישבה על כיסא ראש הממשלה. לך יש הזדמנות בעוד חצי שנה להיכנס לעשות טוב לעם ישראל. האחדות בנפשך. אל תהיה ציפי לבני. תודה, חברת הכנסת קרן ברק.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

אדוני, ואחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן. אדוני יושב-ראש הכנסת, כמו בכל שבוע אמשיך ואקריא את שמות ההרוגים בכבישי ישראל השבוע.

2 בדצמבר, נפטר מפצעיו אמיר קליינר, בן 11,

אמיר היה מעורב בתאונה שהתרחשה ב-23 בנובמבר שבה הטרקטורון שבו נסע בכביש 204 התהפך לתוך תעלה. בלילה שבין 3 ל-4 בדצמבר חוותה תמר פניגשטיין בת ה-19 התקף אפילפטי, ובעקבותיו נפלה על מסילת הרכבת הקלה בירושלים ונמחצה למוות. בהמשך יום רביעי נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה בתאונת דרכים בכביש 471, סמוך לאוניברסיטת בר-אילן. מחקירה ראשונית עולה כי היא מעדה ונפלה מהאוטובוס לאחר שהחל בנסיעתו. באותו יום רביעי נהרג גם גבר בשנות ה-30 לחייו בתאונת דרכים בין משאית לרכבו הפרטי בכביש 784 לכיוון סח'נין. ביום חמישי, 5 בדצמבר, נהרג משה אוחנה מכפר סבא לאחר שהחליק עם אופנועו בכביש 40 סמוך למושב זבדיאל שבדרום. ביום שבת, 7 בדצמבר, נהרג גבר בן 49 לאחר שהרכב שבו נהג התנגש בעמוד תאורה בכביש 40, שוב כביש 40, סמוך לצומת ישרש. אנחנו בפתחו של החורף, ועל פי נתוני אור ירוק, בעשור האחרון נהרגו 220 איש בשל איבוד שליטה בכבישים רטובים ובוציים. נהגים יקרים, ודאו שהרכב שלכם תקין וערוך לחורף באופן הראוי, המגבים,

הצמיגים, הברקסים, והכי חשוב, שמרו מרחק ושמרו על חייכם.

תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, גבירתי. אחריה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, ישנם נושאים שהדיון בהם הוא מעל ומעבר לזמן ולמקום. תארו לכם תמונה: יער לופוחובה, או בורות הירי בפונאר, קברי אחים.

שנת 2019, 78 שנים אחרי, מחפשי מציאות מגיעים מהכפרים הסמוכים מצוידים בגלאי מתכות, סורקים את הקרקע, מצפים לצפצוף שיאתר נעל, צמיד שהוחבא, שן זהב שהנאצים לא עקרו, איזה חפץ בעל ערך ממשי או רגשי, כל דבר שניתן לסחור בו. זהו פן אחד ממיסודו של שוק האספנים, מכירה וקנייה של חפצים אשר היו שייכים ליהודים בתקופת השואה והינה הם מוצעים למכירה בשוק שמגלגל מיליונים: מברשות שיניים, טלאי צהוב, סרט זרוע, עדויות לזוועה מדכאו, הונגריה, אמסטרדם, באבי יאר. ובאין ממצאים אותנטיים, מודפסות תמונות הרצח וההתעללות מאותן שנים נוראיות על מגבות חוף, כריות ותיקים לכל המרבה במחיר. סחר בשואה. ההיסטוריה של העם היהודי והסיפור שלו חזקים יותר מכל פריט כזה או אחר ועברו כמסורת שנמסרה מאב לבן במשך אלפי שנים, אך סחר שכזה הוא ניצול מחפיר לצורכי רווח. מקומם של חפצים אלו הוא באוסף ביד ושם, במכוני מחקר ובמוזיאונים ולשימוש כעדות היסטורית כדי שנזכור, נזכור ולא נשכח. תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, צומת להבים בנגב הוא מטרד יום-יומי זה כמה שנים לתושבי הנגב בכלל, אבל בפרט לתושבי העיר רהט והיישוב להבים. הפקקים בשעות הבוקר מגיעים עד לפתחי הבית של תושבי להבים ועד לאזור התעשייה ברהט. הבטיחו לנו בעבר שפתיחת הקטע הדרומי של כביש 6 תפתור את הסוגיה או תקל מעט בסוגיה הזו, אבל שום דבר לא התקדם. נפתח הקטע הדרומי של כביש 6 והסוגיה רק החמירה. עכשיו מובטח שיהיה שם מחלף, אבל הסיפור מתמהמה וסבלם של התושבים שם הולך ומחריף. תארו לעצמכם לעמוד בצומת הזה. כל תושבי להבים, זה המוצא היחיד שלהם למקומות העבודה, וגם תושבי רהט, לבאר שבע ובאי אזור התעשייה. זה סיפור שחייב להיפתר וכמה שיותר מהר. תודה, חבר הכנסת אלחרומי. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה, גבירתי. אחריה, חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, אני כאן כדי להזכיר לכם דברים שאמר פעם מהטמה גנדי, על כך שגדולתה של אומה נמדדת לא רק ביחסה לבני אדם אלא גם ביחסה לבעלי החיים. אני רוצה לתאר תמונת מצב עגומה של הזנחה פושעת ומזעזעת שמצטיירת מפרסום של עמותת תנו לחיות לחיות לאחר ביקור בכלבייה העירונית בקריית ארבע בסוף השבוע: הכלבים כלואים בתאים מלאים בצואה, ברור שימים ארוכים אף אחד לא ניקה אותם, אין דברים בסיסיים כמו אוכל ומים טריים, חלק מהשקתות במקום ריקות ומעופשות ומלאות בצואה, אין וטרינר במשרה מלאה, על פי התקנות כלבה שמגיע לכלבייה העירונית חייבת לעבור עיקור, ולמרות זאת יש שם המלטות, על טיולים או הוצאה לחצר לריצה או לפריקת אנרגיה בכלל אין מה לדבר.

לטענתם של הפעילים אין סיכוי בכלל לחלץ כלבים מהגיהינום הזה, שכן כמעט אין אפשרות לאמץ משם ואין מענה הולם וטיפול בטענות מצד הרשויות למי שפונה. אז אני פונה לשר החקלאות הזמני, כיום זהו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדואג להזכיר מדי פעם את חמלתו הגדולה לבעלי החיים.

הינה יש לך הזדמנות גם למעשים, לא רק לדיבורים. אפשר לפעילים להוציא את אותם כלבים אומללים מההסגר בקריית ארבע ודאג סופית לתקן את הנעשה שם.

תודה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, גבירתי.

חבר הכנסת רם בן ברק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, ביום חמישי האחרון שודר בתוכנית המקור בערוץ 13 תחקיר מזעזע שבו נחשפה שורת עדויות קשות על מה שהתרחש לכאורה בשכונות חרדיות בירושלים, מספר רב של ילדים נפלו קורבן לפגיעות קשות באחת הפרשות המטרידות שידענו. אחרי שידור התחקיר החל שיח נרחב על אודות נכונותו. אני לא נכנסת לדיון הזה, לא יודעת כרגע אם היה או לא היה, אבל אני כן רוצה לדבר על הסיבה לכך שיכול להיווצר במדינת ישראל מצב שבו בפרשייה בהיקף כזה פשוט לא ברור מה התרחש שם. יש ראיות, אין ראיות, נסגרו תיקים, לא נסגרו תיקים, פשוט לא ברור, בפרשייה כזאת חמורה. כולם מאשימים את החברה החרדית שלא מדווחת ולא משתפת פעולה, אבל האם מתקיימת הסברה מספקת ומותאמת לחברה הזו? הרי הם לא עם נגישות למדיה. הרי יש שם ניואנסים, זה לא כל כך פשוט, זה שיח מורכב יותר. האם המדינה מעניקה לה מספיק כלים טיפולים מתאימים במקרים שהיא כבר מדווחת? האם קיימים גורמי מקצוע שמדברים בשפתה, בשפה שהיא מבינה, ויודעים לתת לה מענה מותאם? האם בישראל יש מורים, צוות רפואי, צוותי רווחה שמוכשרים לזהות פגיעות מיניות ופגיעות כלליות בילדים? האם הם יודעים להעניק טיפול ראשוני לילד שנפגע? מאחר שהתשובה היא שלילית,

העובדה שסיפור בהיקף כזה הוא פשוט תעלומה, עד כמה שזה אבסורדי, לצערי זה לא מפתיע. אי-אפשר להסתפק בחוק חובת דיווח, ולכן אישור הצעת החוק שהגשתי, שמטילה חובה לכלול הכשרה מקצועית בנושא מוגנות למורים, לצוותי רפואה, לצוותי רווחה וחובה לקיים סדנאות מוגנות במוסדות חינוך לכל ציבור בהתאמה לו, הוא צעד בסיסי מחויב המציאות.

תודה, חברת הכנסת ינקלביץ'. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול ביקרתי בשפרעם אצל משפחת הנער שנרצח, עאדל ח'טיב, זיכרונו לברכה. אי-אפשר לתאר בזבוז חיים גדול מזה, נער שיוצא לבית הספר ולא חוזר להוריו. החברה שלנו נעשתה אלימה עד כדי כך שהנוער חושב שהדרך לפתירת סכסוכים היא רצח. הפרטים לא ידועים, אך דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות: עאדל לא חזר הביתה. אני מאחל להוריו שיהיו חזקים ולא ידעו עוד צער. תודה, חבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להזכיר לכם ששר הביטחון שלנו נפתלי בנט החליט ב-27 בנובמבר על שינוי מדיניות ישראלית באשר לשחרור גופות המחבלים, ואז הוא אמר שתהיה עצירה מוחלטת של שחרור הגופות, ללא קשר לשיוכם הארגוני. שבוע לאחר מכן, ב-5 בדצמבר, משרד החוץ הירדני, אפילו לא שלנו, הודיע כי ישראל החזירה גופה של מחבל בשם סאמי אבו דיאק, מחבל שמת מסרטן בעת ריצוי מאסרו בישראל.

המחבל הזה ישב בכלא כי הוא רצח את איליה קריביץ'. אותו מחבל רצח את איליה קריביץ' מטווח קצר כשאיליה היה בדרך הביתה מהעבודה, ועכשיו שר הביטחון משחרר את גופתו של המחבל. עכשיו אותו שר הביטחון משחרר את גופתו של המחבל למרות ההצהרה הדרמטית שלו רק שבוע לפני כן, עכשיו אותו שר הביטחון משחרר את גופתו של המחבל ללא שום תמורה, עכשיו אותו שר הביטחון משחרר את גופתו של המחבל כאשר יש לנו שני אזרחים ושני חיילים שנמצאים בשבי. אז אדוני שר הביטחון, או שאתה חסר אחריות או שאתה חסר רגישות.

תודה, חבר הכנסת אלכס קושניר. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת וחברות כנסת נכבדים ונכבדות, השבוע התפרסמה כתבה של תמיר סטיינמן על משפחה שפנתה אליי, ילד בכיתה ד' שהגיע לקריסה ולא היה יכול להגיע לבית הספר. כשהמשפחה שאלה: מדוע אתה לא הולך לבית הספר? הוא סיפר שבמשך כשבועיים המחנכת מוציאה אותו מהכיתה איך שהוא מגיע לבית הספר והוא נמצא לצד המנהלת שנותנת לו מגרפה ומטאטא. זה מה שהוא עשה במשך כל שעות היום. אבל לא פה המחדל.

כאשר ביקשו את תגובת משרד החינוך, כולל אנוכי, התשובה הייתה, באופן הזוי, שהילד ביקש לנקות. במקום להיכנס לתמונה על ידי אנשי הפיקוח, לבדוק מה קרה,

מדוע מגיעים למצב שאנשי חינוך לוקחים ילד והופכים אותו לשרת של בית הספר, מערכת החינוך מתנערת. ועצוב ביותר, את התשובות האלה קיבלתי ממתאם המאבק באפליה וגזענות, שזה תקן חדש כדי באמת לנסות להוביל את מדינת ישראל ליותר הכלה, למאבק באפליה ובגזענות. אבל התשובה של האיש הזה, שהוא פריבילג וכנראה מעולם לא חווה גזענות ואפליה, הייתה תשובה שהוא קיבל באופן חד-צדדי, הגרסה של אנשי החינוך, מה גם שהוא לא טרח לקבל את הגרסה של המשפחה ושל הילד. לצערי,

הילד הזה היום יושב בבית, אף אחד לא טרח להגיע אליו. לא יכול להיות שאנחנו פעם אחר פעם מדברים על הנושאים האלה. אני מקווה ששר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך שומעים אותי. הגיע הזמן לטפל בנושאים האלה באפס סובלנות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני.

אחרון הדוברים להיום בנאומים בני דקה יהיה חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוארדו בלייר הורוביץ נרצח ב-1975. בלייר היה אחד מהמנהיגים של המפלגה הקומוניסטית באורוגוואי ונרצח על ידי המשטר הפשיסטי הצבאי, שנתמך בין השאר על ידי ממשלת ישראל דאז וגם קיבל ממנה נשק. היום אני הולך לנחם את משפחתו, את בתו ונכדיו של אדוארדו בלייר הורוביץ. היא גרה בתל אביב. שרידיו נמצאו ב-7 באוקטובר והובאו לקבורה לאחרונה. היום גם פורסם בעיתונות שמממשלת בוליביה, הממשלה הלא-חוקית שעלתה בעקבות הפיכה צבאית נגד הנשיא הנבחר, פנו לישראל לאספקת נשק לשם הקמת מיליציה חמושה שגם היא תילחם נגד אנשי השמאל במקום. אני מתריע מפני אספקת נשק, ותמיכה, למשטרים פשיסטיים כפי שהיום קורה או עלול לקרות גם בבוליביה, ומשווה את זה למה שקרה באורוגוואי ובמקומות אחרים לפני כ-40 שנה. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, היום, שוב פיגוע של תג מחיר: כ-100 רכבים בשכונת שועפאט הושחתו, עם סיסמאות גזעניות על הקירות. לפני כמה שבועות גם היישוב ג'לג'וליה סבל מהתופעה, כפר קאסם, היישוב עכברה בצפון. יכול מישהו להגיד: טוב, בשועפאט רק הושחתו רכבים.

זה מעשה נפשע, זה פגיעה ברכוש, זה הפחדה. אבל אני רוצה להגיד לכם שלפני כמה שנים בשועפאט, באותה שכונה, נחטף, נשרף ונרצח הנער מוחמד אבו ח'דיר, כך שמי שלא משליט

ועוצר את הכנופיות הטרוריסטיות האלה בסופו של דבר מקבל מעשים כאלה, פעם כאן, פעם שם, משני עברי הקו הירוק. אלה מעשים שכל עוד המשטרה לא שמה את היד עליהם, נמשיך לומר שהיא לא משקיעה מאמץ כדי לסיים את התופעה הטרוריסטית הזאת. תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. עד כאן נאומים בני דקה. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52, הוראת שעה), התש"ף 2019, שהחזירה הוועדה הזמנית לענייני כספים.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא. אני מתכבד לפתוח את הדיון לכבוד ציון יום הסובלנות הבין-לאומי

חברי הכנסת, לכאורה יכול לשבת עכשיו בביתו אזרח שצופה בנו דרך שידורי ערוץ הכנסת ולחשוב: מה לי ולזה? מה נוגע אליי יום הסובלנות הבין-לאומי? וכי אני עוסק בדיפלומטיה? וכי יש לי השפעה על היחסים בין המדינות? למה שוב הפוליטיקאים בכנסת מתעסקים במילים גדולות, ערטילאיות, מנותקות מן המציאות? אני רוצה לענות לאותו אזרח.

שאין יום שנוגע לחיים שלך יותר מיום הסובלנות הבין-לאומי. כי היחסים בין המדינות תלויים ביחסים הפנימיים, בתוך המדינה, ואלו תלויים ביחסים בתוך העיר, ואלו, ביחסים שבתוך השכונה, ובסופו של דבר הכול מתבסס על חיי היום-יום של כל אחד מאיתנו ועל הסובלנות שאנחנו נוהגים בבני ביתנו. הפאזל העצום והמופשט של הסובלנות העולמית מורכב מאין-ספור חלקים של סובלנות פשוטה וממשית מאוד. אם נהיה סובלניים לזה שעומד לפנינו בתור לקופת חולים, הרכבנו חלק מהפאזל הזה. אם נהיה סובלניים לאלו שנוסעים לידנו בכביש, הוספנו עוד חלק. ואם נהיה סובלניים, וזה כל כך חשוב בתקופה הפוליטית המורכבת שאנחנו נמצאים בה, ליריבים האידיאולוגיים שלנו, אם נהיה סובלניים, ואני יודע שזה לא קל, לאלו שמתווכחים איתנו ברשתות החברתיות, נוסיף לפאזל הגדול הזה את החלקים הכי חשובים. יום הסובלנות הבין-לאומי הוא תזכורת לכל אחד מאיתנו: חיים משותפים מתאפשרים רק אם מכירים בערך של כל השותפים, חיים משותפים מתאפשרים רק אם מוותרים על הפסילות,

על הנטייה לדבוק בעמדה שלנו בכל מחיר ועל התחושה שהכול מגיע לנו ורק לנו, חיים משותפים מתאפשרים רק על בסיס הסובלנות. זה נכון בבית, זה נכון ברחוב, זה נכון בפייסבוק,

ובקצה של הפירמידה זה נכון גם ליחסים הבין-לאומיים.

כשאני בטוח שאותו אזרח שצופה בנו השתכנע שאנחנו לא מדברים כאן סתם במילים ריקות, אני מקווה שהוא יישאר לשמוע גם את המשך הדיון החשוב הזה. אני מתכבד להזמין את ראשון הדוברים, שהוא חבר הכנסת אוסאמה סעדי, יוזם הדיון.

אחריו, חבר הכנסת יעקב טסלר. עד חמש דקות לכל דובר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יום הסובלנות הבין-לאומי, יום אלתסאמוח אל-עאלמי. אני מנצל את ההזדמנות כדי להודות לך, אדוני היושב-ראש, על שנענית לבקשתי. פניתי אליך לפני כמה שבועות ומייד נענית לבקשה זו לציין בכנסת יום מיוחד, יום הסובלנות הבין-לאומי, שחל ב-16 בנובמבר בכל שנה על פי החלטת האו"ם משנת 1996 ומצוין בכל העולם. ולכן, אדוני, לאותו אזרח שיושב וצופה בנו, אני אומר: יום סובלנות הוא יום שבאמת נוגע לחיים של כל אחד מאיתנו ונוגע לעתיד של העמים וליחסים בין העמים. יום זה נועד להדגיש את חשיבות ההתייחסות בסובלנות לאחר ולשונה, את הסכנות שבחוסר סובלנות וביחס מפלה ולא שוויוני ואת האי-שימוש באלימות. יזמתי יום מיוחד זה כי חשוב מאוד לציין יום זה גם בכנסת על מנת להדגיש ולהטמיע ערך זה בתוך החברה הישראלית בכלל, שסובלת משיסוע קשה והדרה של מגזרים שלמים ואלימות הגואה בחברה בכלל ובחברה הערבית בפרט. הצורך שלנו בסובלנות כלפי האחר היא בכל מקום ובכל זמן, בבית, בבית הספר,

סובלנות בין העמים ובין בני עם אחד. בימים אלה אנחנו מאבדים את הסובלנות שאמורה להוביל אותנו לשיח הדדי בחברה, לרבות בחברה הערבית שממנה אני בא ושאותה אני מייצג, שמאבדת את בניה אחד אחרי השני בגל אלימות. רק בשבוע שעבר איבדנו שלושה אזרחים שאיבדו את חייהם בגל אלימות: הנער עאדל ח'טיב משפרעם, שהיינו, וליווינו, וראינו את המשפחה ששכלה את הבן היחיד שלה, סמארה סמארה, שנרצח במקום עבודתו בטירה, ואחמד חסארמה מאל-בענה, אללה ירחמם. אני חושב, אדוני היושב-ראש, ואנחנו כאן היום, חברי רם בן ברק קיבל משלחת של תלמידים ונערים, שיושבים פה ביציע, משער שוויון, אז מגיע לכם כל הכבוד. (אומר בערבית: כל הכבוד לכם. אהלן וסהלן לכם ביום הסובלנות העולמי.) אדוני היושב-ראש, חשוב להדגיש שכאשר אנחנו מדברים על סובלנות, הסובלנות היא ההיפוך הגמור מהסתה ומשיסוי, ואנחנו עדים בחודשים האחרונים, ובמיוחד כשעכשיו, אדוני היושב-ראש, אנחנו כנראה מתקרבים לעוד בחירות,

החל מיום רביעי הבא. אז חשוב להדגיש שאנחנו נגד שיסוי, נגד הסתה, ובמיוחד כשהיא מגיעה מראש הקודקוד, כשהיא מגיעה משרים בממשלה, מראש הממשלה, במיוחד כלפי הציבור הערבי, ושמענו התבטאויות. ואנחנו מברכים את נשיא המדינה, שעמד ואמר: די לשימוש בביטויים כאלה ולהסתה כזאת. כל הכבוד לעמדה של נשיא המדינה. (אומר דברים בשפה הערבית,

יום הסובלנות

היינו עדים למוות הטרגי של עאדל ח'טיב משפרעם, סמארה סמארה מטירה ואחמד חסארמה מבענה. איבדנו מתחילת השנה 61 קורבנות, ) 91. ( עם אחמד חסראמה הפך להיות 91. אלה הנתונים של מרכז ריאן של שיח' כאמל ריאן, 91 קורבנות, ויותר מ-1,400 קורבנות, ) חוסיין. אדוני היושב-ראש, מאז שנת 2000 יותר מ-1,400 קורבנות. נכון שאנחנו מטילים את האשמה באופן ישיר, האחראית הישירה היא של הממשלה, ושל המשטרה, שחייבת להיאבק בתופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, אבל גם אנחנו, החברה ערבית, ביום סובלנות זה (אומר בערבית: ביום הסובלנות הבין-לאומי הבה נחזור למעלות, לערכים ולאמות המוסר שהתחנכנו עליהם, מעלות של סובלנות, סבלנות ומחילה מתוך עמדת כוח. הדיון הוא על כך שלא נשתמש באלימות ונוקיע אותה.) תודה, אדוני היושב-ראש. אם באמת הייתה כנסת והיו ועדות אז היינו מציינים גם את היום הזה, והיינו מביאים בני נוער ותנועות נוער ערביות ויהודיות על מנת שיבואו לכאן וננהל דיאלוג ונחנך אותם על הערך החשוב הזה של סובלנות, אבל מאחר שאין ועדות, אז לפחות חשוב מאוד שנציין את היום הזה במליאת הכנסת.

תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי, יוזם הדיון. חוץ מסובלנות צריך גם סבלנות. עוד איזה שנתיים נקים ממשלה, תהיה כנסת, ואז נוכל גם לציין את היום הזה. אתה אופטימי, אדוני היושב-ראש. אה, אופטימי?

אני לא מאבד אופטימיות. נקים, חבר הכנסת יעקב טסלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת רם בן ברק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים במסכת ברכות: "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות". היטיב להסביר זאת הרבי מקוצק זצ"ל: כפי שהאדם אינו כועס או מתלהם על חבריו בגין זה שפרצופיהם שונים, כך אל לו לאדם להתלהם ולכעוס על חבריו כשדעותיהם שונות,

להיות סובלני ולכבד את דעתו של האחר גם אם היא שונה לחלוטין מדעתו. אדוני היושב-ראש, אנחנו מציינים היום את יום הסובלנות הבין-לאומי. אז מהי בעצם הסובלנות? סובלנות היא משורש המילה סבל, ופירושה: נכונות להכיר בזכות קיומן של דעות שונות ולסבול אותן. אנו חווים לעיתים קרובות קושי לקבל התנהגות חריגה או עמדה קיצונית או אפילו כוחנית. לעיתים קרובות מגיעים הדברים למתחים ואפילו לאלימות בין פרטים וקבוצות חברתיות ופוליטיות. אחד התנאים החשובים לקיומה של חברה דמוקרטית הוא הסובלנות, היכולת של קבוצות שונות לחיות זו לצד זו למרות האי-הסכמה השוררת ביניהן. סובלנות היא הדרך של אדם או קבוצה להתייחס בכבוד ובהבנה כלפי השונים מהם מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, ומאפשרת לקיים חיים של דו-קיום גם בתנאים של חילוקי דעות קשים ואי-הסכמות עם השקפתם, התנהגותם או אמונתם. אדוני היושב-ראש, כפי שהזכירו כאן קודם, עד כמה הדברים אקטואליים ועד כמה חשובה הסובלנות נוכל לראות במיוחד במצב הפוליטי הרגיש שבו אנו נמצאים. החברה הישראלית מפולגת, לצערנו, ומתאפיינת בקיטובים רבים. קבוצות רבות בישראל סובלות מתיוג, מאפליה, מהדרה ומשנאה, ואף מגילויי אלימות מילולית ופיזית, הסתה ושיסוע על רקע לאומי, דתי ועוד. להיות כביכול סבלן כשנוח, או בגלל שזה טרנד, זה לא סובלנות. כפי שאנחנו רואים אצל פוליטיקאים רבים וארגוני זכויות למיניהם, אשר מנסים להיות יפי נפש כלפי סוגי אוכלוסיות שונות, כשזה מגיע לאג'נדה שלא עולה בקנה אחד עם השקפת עולמם, או כשהם חושבים שהם יכולים לעשות רווח פוליטי, הם מאבדים את הסובלנות, שכנראה כלל לא הייתה להם, ומסיתים ופוגעים במגזר שלם, ובפרט בנושאי דת.

הינה לכם דוגמה קלסית של היעדר הסובלנות. בהרבה ערים בארץ קמה התנגדות חריפה להפעלת צופרי השבת המבשרים על כניסת השבת. מדובר בסך הכול בהשמעת מוזיקה נעימה לכמה רגעים. הצופר מהווה תזכורת לא רק לחרדים ולדתיים אלא גם לרבבות משפחות מסורתיות שנוהגות להדליק נרות שבת. אז למה ההתנגדות הזאת? למה אי-אפשר לגלות טיפה סובלנות לנורמה המבורכת הזאת, שנמשכת בין שלוש לחמש דקות בשבוע מקסימום? רק בגלל שיש לזה ניחוח יהודי? כמו כן, רק בקיץ האחרון כולנו שמענו וחווינו את הסאגה של אירועי תרבות בהפרדה למגזר החרדי, שארגונים הדואגים לזכויות אדם, כביכול, נלחמו נגדם, ופוליטיקאים רבים קפצו על העגלה כדי להסית נגד מגזר שלם שביקש בסך הכול ליהנות מאירועי תרבות המותאמים לאורח חייו. למה האפליה הזו? להיכן נעלמה הסובלנות? האם הכלה והבנה של ערכים של הזולת הן מונחים סובייקטיביים? מנסים לכפות על המגזר החרדי, ועוד באמצעים משפטיים, בניגוד להלכה, למורשתו ולמצפונו. כנסת נכבדה, אי-אפשר לבוא ולהטיף מוסר על עד כמה צריכים להיות סובלניים כלפי מסתננים, עובדים זרים, או להבדיל, כלפי חיות וכד',

ומצד שני, להיות אפס סובלניים כלפי נושאי דת והלכה, כלפי אמונתם ואורח חייהם של אחרים, ולנסות לעשות קריירה פוליטית משנאה למגזר שלם שבסך הכול מבקש לחיות על פי השקפת עולמו. אין זו אלא צביעות אחת גדולה ואפס סובלנות כלפי האחר. בראש ובראשונה, סובלנות נדרשת במקום שבו צפויה פגיעה או אי-נוחות מהתנהגות הזולת על פי אמונתו. ולסיום, אדוני היושב-ראש,

דווקא אנחנו, כנבחרי ציבור, חובתנו לאמץ ערכים של סובלנות, שוויון וכבוד לאדם באשר הוא ולגנות התנהגות מפלה וגזענית, ובוודאי שלא להסית כלפי מגזרים שלמים ולשסע את החברה, כי זה ההפך הגמור מסובלנות.

תודה, חבר הכנסת יעקב טסלר. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת משה אבוטבול. "אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל." את הדברים האלה אמר יצחק רבין בנאומו האחרון, דקות לפני שנרצח, ב-4 בנובמבר 1995. זה עתה ציינו 24 שנים לאותו לילה מר ונמהר, אותו רצח שחשף את הניכור בחברה הישראלית, את הפלגנות, ואת חוסר הסובלנות שהיה טמון עמוק בתוכנו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא בטוח שהימים הרעים הללו חלפו ועברו להם. לצערי, רוחות כאלה נשמעות גם בימים האלה בקרבנו. האלימות הגואה בשנים האחרונות בחברה הישראלית היא תמונת מראה לחוסר הסובלנות, חוסר הסולידריות והערבות ההדדית שהן ערובה לחוסנה של חברה דמוקרטית, כל שכן החברה הישראלית. החברה הישראלית היא פסיפס של קבוצות שיוצרות את המיוחדות של ישראל, מגוון אוכלוסיות, זהויות, זרמים ודתות, שיוצרים יחד את מה ששאפנו להיות במשך אלפיים שנות גלות, קיבוץ גלויות של שבטי ישראל, שבאו מכל כנפי תבל, יחד עם אזרחים ערבים מוסלמים ונוצרים,

צ'רקסים, ארמנים ומיעוטים נוספים. התנאי הבסיסי לקיומה של חברה סובלנית הוא ההסכמה לקיומם של קבוצות ופרטים אשר שונים ממני, אחרים ממני, אנשים שדעותיהם, התנהגותם ומנהגיהם שונים משלי, ואני מוכן לקבל זאת, לבטח לא לפגוע בהם כיוון שהם לא כמוני. אדוני היושב-ראש, החלק החשוב ביותר בדמוקרטיה הוא הבנת רוח האדם והידיעה כי בני האדם אינם עשויים מקשה אחת. יכולים להיות בינינו מתחים ואי-הסכמות, אבל כל זאת לצד חברות, שיתוף פעולה ומחויבות להמשך הדרך ביחד. אין דרך טובה יותר להמשיך את קיומה של מדינת ישראל במודל שחלמנו עליו ללא שילוב של כל הקבוצות בחברה בישראל. הכוח שלנו כאומה, כבר אלפי שנים,

על אף המחלוקות שבינינו. אין רע, ואף חיוני, שבחברה דמוקרטית יהיו דעות שונות, מגוון דעות וגישות מנוגדות, אך הפער בין חברה דמוקרטית לבין מלחמת אחים הוא הסובלנות כלפי האחר. אנחנו ניזונים אחד מהשני, אנחנו מעשירים ומפרים אחד את השני. הכוח והידע לא נמצאים בצד אחד. בשעה שכולנו נסכים על המטרה המשותפת, קיומה של מדינת ישראל, נוכל לצעוד קדימה בבטחה. קודם כול, קיומה של המדינה. זה לא ברור מאליו. כולנו זוכרים מה קרה כשלא קיבלו אותנו ואת היותנו מי שאנחנו. אז אחרי שהסכמנו על המטרה המשותפת, קיומה של מדינת ישראל, אנחנו צריכים שהיא תהיה יהודית ודמוקרטית, על פי חזונם של האבות המייסדים של מדינת ישראל: מדינה שתקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין, מדינה שתבטיח חופש דת, חופש מצפון,

חינוך ותרבות, מדינה שתשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. חבריי חברי הכנסת, הבית הזה, כנסת ישראל, אמור להוות במה לאומית מרכזית לביטוי של כל אותם קולות וגישות בחברה הישראלית. אדוני היושב-ראש, איך שזה נראה היום מכאן, אנחנו נמצאים בפתחה של מערכת בחירות נוספת, מערכת בחירות שלישית. לצערי, מערכות הבחירות האחרונות, ויש לי תחושה שגם זו שקרבה ובאה תגביר את הפלגנות ואת גילויי האלימות אחד כלפי השני. גילוי האי-סובלנות שראינו במערכות הבחירות האחרונות, לא פעם מראשי המדינה, יכול להביא אותנו לתהום הנשייה. האחריות היא של כולנו, שלא נגיד אחר כך: לא ידענו, לא שמענו ולא ראינו. אף אחד לא פטור מזה. האחריות היא על כל אחד ואחת מאיתנו, איך שאנחנו ננהג כפוליטיקאים בינינו, וזה יהיה המסר שנעביר לכל אזרח במדינה כיצד צריך לנהוג אחד כלפי האחר, האחת כלפי השנייה. אדוני היושב-ראש, סובלנות היא אחד מעמודי התווך של היהדות והאסלאם, עוד לפני התפתחות רעיון המדינה הדמוקרטית: היחס של היהדות לגר, אף שהיה במעמד שונה, הייתה עלינו החובה לנהוג כלפיו בסובלנות, להיות מחויבים למילוי צרכיו הבסיסיים, החומריים והרוחניים ולבטח במערכת היחסים בינינו לבין עצמנו. חז"ל טבעו את הביטוי: כל ישראל ערבים זה לזה. כל אחד מאיתנו נושא באחריות כלפי האחר. גם האסלאם קורא לסובלנות האחד כלפי השני, גם כלפי הלא-מוסלמים. הוא קורא לחיי דו-קיום, שלום וידידות ללא קשר לאמונה, למוצא או לגזע. כך, לדברי הנביא מוחמד, עליו השלום, אמונת האדם אינה שלמה עד שיאהב לאחיו מה שאהוב עליו. אדוני היושב-ראש, ההכרזה לכל באי עולם של האו"ם קבעה כי החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים ויסייע למעמד של האומות המאוחדות לקיים את השלום. לא בכדי אומרים שהכול טמון בחינוך. הערכים בבית ובמערכת החינוך הם הבסיס המרכזי לפיתוח חברה דמוקרטית ושוויונית. בלי חינוך נמשיך לראות גילויים של אלימות וחוסר קבלת האחר, גילויים שצצים כפטריות אחר הגשם: ויכוח על חניה שנגמר ברצח, משפחה של חולה שחושבת שהיא יכולה לפתור את מצוקתה בלהרביץ לרופא, נוסעים באוטובוס שמכים בחוזקה נהג אוטובוס רק כי הוא ממוצא ערבי, אי-מתן כבוד למדינה ולחוקיה, גילוי זלזול בשוטרים, וקצרה היריעה מלהכיל. אך בין כל אלה ישנם סיפורים רבים יותר של מיזמים חברתיים, פעילויות במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי,

שעושות עבודת קודש, ביוזמות פרטיות ואפילו במקרים שבין אדם לחברו, שמעניקים תקווה ליכולת שלנו להמשיך להתקיים יחד כחברה דמוקרטית ופלורליסטית. חבריי חברי הכנסת, אני שמח לארח כאן איתנו נציגים וילדים מעמותת שער שוויון, שנראה לי שכבר התייאשו והלכו, עמותה שחרתה על דגלה להפעיל מיזם חינוכי, חברתי וספורטיבי

מטרתו היא להפגיש ילדים מקהילות ומרקע תרבותי לא מוכר במטרה להכיר תרבות שונה ולפתח ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, רוחב אופקים והפלת מחיצות בין ילדים מרקעים ומגזרים שונים. נא לסכם, אדוני. אני מסיים עוד דקה. לירן ג'רסי, שהיה לי העונג לשבת איתו הבוקר לשיחה, סיפר לי על המיזם, שהפך למפעל חייו. הוא הקים את הפרויקט יחד עם חבורת סטודנטים במטרה להעסיק ילדים בשכונות אחרי הצוהריים כדי למנוע מהם להשתעמם ולהסתבך בצרות.

הוא ביקש ממני להפגיש את אותם ילדים מרקע שונה כדי לקדם את הסובלנות לתרבות שונה ולהיאבק בגזענות. חבריי חברי הכנסת, הינה לכם דוגמה כי אפשר אחרת. אפשר וצריך אחרת.

תודה לחבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מציינים היום את יום הסובלנות הבין-לאומי. אני חושב שבאמת, דווקא מתוך חברות, הקריאה צריכה להיות קודם כול אצלנו כאן, בבית החשוב הזה, משכן הכנסת. כאן, מתוך המשכן הזה, אנחנו חייבים לגלות יותר סבלנות וסובלנות, להכיל את האחר, להכיר ולדעת שישנן דעות שונות ומגוונות בתוך החברה הישראלית, שלצערנו שסועה וגזורה לחתכים שונים. אני חייב רק לציין שאנחנו רואים את השיח, שהוא בכלל לא מרנין, ואומר גם שיח אלים, גם בתקשורת, גם ברדיו, גם בעיתונות, בכנסת. בכל מקום, לצערנו, אנחנו פוגשים את האלימות המילולית שנוצרת כאשר הדעות נפגשות ולאו דווקא תואמות זו את זו. אבל אנחנו רק חייבים, כתוב: "חוכמה בגויים תאמין". נזכור את מה שאמר וולטר, בשמו הספרותי, או בשמו הכללי פרנסואה-מארי ארואה, שהיה פילוסוף וסופר צרפתי: אני שונא את דבריך, אך אני אילחם עד הסוף כדי שדעתך תיאמר. אני חושב שבאמת גם כאן צריך לדעת ולהבין שהדעות שונות, אבל חובה, חובה לאפשר לכל אחד להציג את השיח ולומר את דבריו, למרות ההתנגדות החריפה אחד לדברים של השני. אני דווקא רוצה לומר שבמסגרת הזאת אנחנו חייבים כל כך להיערך לכך, כי אנחנו נמצאים, לפי כל התחזיות, ואני לא נביא, וחכם עדיף מנביא, ערב פיזור הכנסת, אז זה ודאי יביא לבחירות נוספות. דווקא בתקופה הזאת חייבים לזכור את הנושא של הסבלנות, סובלנות, ללמד כאן אחד זכות על השני, לזכור את מה שחז"ל אמרו: "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו", ויש עוד המון המון המון ציטטות בחז"ל כיצד ניתן להכיל את האחר וכיצד לחיות יחד חיים משותפים. אני דווקא רוצה לומר שבאותה מסגרת, באותה נשימה, היום הייתה לנו ישיבה של סיעת ש"ס בראשותו של יושב-ראש התנועה, וכאן המקום להגיד שסיעת ש"ס מתנגדת בתוקף להעלאת יחידת המימון של הבחירות. הסיבה מאוד מאוד ברורה: היות שהיום המצב מאוד קשה מבחינה כלכלית אצל הרבה אנשים, ואין בעצם כסף לאנשים למכולת, כשהגגות דולפות, דולפים, הגגות דולפים, דולפות, דולפים.

תקני אותי. הגגות דולפים, ואנחנו במצב שבו אנשים נמצאים במסכנות מאוד גדולה, לבוא ולהתחיל לפזר כספים זה דבר שהוא לא אחראי. אני מאוד שמח שיושב-ראש התנועה שלנו אמר בצורה נחרצת שצריך להתנגד לנושא הזה. באותה הזדמנות אני רוצה לציין ארגון שנקרא "נחזיק חזק", שעוזר בבתים של יתומים ואלמנות במצב שיש שם חוסר חשמל, בגשמים, נזילות ודברים מהסוג הזה, כדי לתקן את הבתים האלה. אני חושב שדווקא להם צריכים להגיד יישר כוח ושאפו. אם כבר יש קצת כסף, אז בואו ניתן דווקא לארגונים האלה, שנמצאים ועושים למען האחר. אני חושב שבאמת חייבים להתנגד כולנו לבזבוז כספי ציבור לדבר שנקרא בחירות. אבל שוב, בסיום דבריי, אם רוצים לציין את יום הסובלנות הבין-לאומי, חייבים כולנו לדעת, בפרט בתקופה הרגישה הזאת, לכבד את האחר, לשמוע את האחר ולדעת שאחרי הכול, אחים אנחנו.

תודה רבה לך. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, השרה, חבריי חברי הכנסת, תן בליבנו שנראה כל אחד את השני, ולא את מעלת חברו, ולא את חסרונו, אני עושה את זה,

לא בנוסח הרגיל. כשארגון אונסק"ו החליט שיום הסובלנות יהפוך ליום בין-לאומי, מן הסתם זה מה שעמד לנגד עיניו. תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלת חברו ולא את חסרונו. כשאנחנו מדברים על סובלנות, אנחנו באופן טבעי מדברים על סובלנות לשונה. אנחנו מדברים על שוני שהוא על רקע מגדר, אנחנו מדברים על שוני שהוא רקע לאי-שוויון ואפליה, אפליית נשים, אפליית מיעוטים, אפליה מגדרית, מגזרית. למעשה כל מה שאנחנו באים ואומרים ביום הסובלנות זה: אנחנו יודעים שחוסר הסובלנות לשונה עלול להוביל אותנו למקומות שליליים, אפילו לאלימות. אבל כמה אירוני שהדבר הזה תופס אותנו בימים שבהם אנחנו לא רק לא רואים האחד את מעלתו של השני, אנחנו בכלל לא רואים אחד את השני. זה כבר הרבה מעבר לקיטוב בתוך החברה, זה כבר הרבה מעבר ליהודים וערבים וספרדים ואשכנזים ודתיים וחילונים וחרדים וכיפות סרוגות. זה כבר הרבה הרבה מעבר לזה. אנחנו לא מסוגלים להכיל האחד את העמדות של השני. אנחנו לא רק לא מסוגלים להכיל, אנחנו גם לא מסוגלים לשמוע. ואם יש איזשהו מפגן, מפגש, חבר אנשים שאוחזים בדעה מסוימת, וזה כבר ממש לא משנה מה העמדה, שנפגשים ביחד ועוברים שם אנשים שלא חושבים כמוהם, אז אנחנו רואים שיש גם אלימות שננקטת. אנחנו נמצאים היום באחד הרגעים המסוכנים ביותר לחברה הישראלית. אנחנו נמצאים ברגעים שבהם אנחנו לא רק לא יכולים להקשיב, אלא אנחנו גם פוגעים באלימות מילולית ופיזית במי שחושב שונה מאיתנו. זה שאנחנו לא רואים האחד את השני מגיע גם לחיי היום-יום, לא רק לעמדות ולתפיסות שלנו. אם היום מתפרסם דוח העוני האלטרנטיבי של לתת, ואנחנו שומעים שרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל חיה מתחת לקו העוני, שיש מיליון ילדים במדינת ישראל שהם עניים, הם רעבים, הם הולכים רעבים לבית הספר, הם הולכים רעבים לישון, ואנחנו כאן בבית הזה לא מסוגלים לתת לזה פתרון, כי אנחנו עסוקים בין היתר בלהתפזר, ולריב, ולדון אם תהיה חסינות או לא תהיה חסינות, יש ראש ממשלה עם כתבי אישום, אין ראש ממשלה עם כתבי אישום, מותר להיות מושחת, אסור להיות מושחת, מותר לקחת שוחד,

זה נחשב שוחד, זה לא נחשב שוחד, אז אנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים את הציבור, אנחנו לא רואים את הקשישים במסדרון. ואתם רוצים לשמוע משהו? זה כבר לא הקשישים, זה כבר כולנו, כי מערכת הבריאות קורסת. אנחנו לא רואים את העובדה שבעוד כמה ימים, אם אנחנו לא נעשה פה החלטות ונעביר כספים, סל התרופות לא יכיל תרופות מצילות חיים. אז זה לא רק לראות האחד את מעלתו של השני ולא את חסרונו, זה לראות האחד את השני, כי אנחנו לא רואים האחד את השני בכלל, לא בעמדות, לא בתפיסות, לא באפליה, לא בשוויון ולא בכלל. ולכן, כשאנחנו מציינים היום את יום הסובלנות הבין-לאומי, בואו נראה איך הוא תופס אותנו פה, באיזו נקודה, ובואו נבין את האחריות שלנו ואת העובדה שמהבית הזה, מפה, יוצא חוסר הסובלנות הגדול ביותר. מהבית הזה אנחנו חייבים לראות קודם כול האחד את השני, ובמיוחד את הציבור.

תודה רבה לך. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. באיזה מדינה את חיה, תגידי לי? איזה מיליון רעבים?

שום דבר,

מדברים על מיליון ילדים. זה כנראה לא במדינה שלך, זה רק במדינה, מיליון רעבים,

מוזמן אדוני לקרוא את הדוח על 2 מיליון עניים בישראל ולא להתעלם מהנתונים. חברים, לפני שעה קלה נפגשנו, חבר הכנסת רם בן ברק ואני, עם חבורה מקסימה של ילדים שיעצו לנו מה כדאי לעשות בפוליטיקה. הם ילדים צעירים, רק בכיתה ד', שלומדים בארגון שער שוויון. מה שהארגון הזה עושה זה לחבר בין צעירים, ילדים שלומדים בבתי ספר, רובם מתוך אוכלוסיות מוחלשות, יהודים וערבים מתרבויות שונות, ולגרום להם לשחק ביחד כדורגל, וככה להכיר אחד את השני וגם לפתח יכולות תחרות ושיתוף פעולה בריאות וללמוד על התרבות השונה שכל אחד מגיע ממנה. אבל האמת היא שהדבר המקסים הזה שהם עושים הוא מאוד מאוד נדיר, כמעט שלא קורה במערכת החינוך. העובדה שזה לא קורה במערכת החינוך היא הבסיס לנושא שאנחנו מדברים עליו היום ביום הסובלנות. ומדהים שצריך להקדיש יום לסובלנות. היה עדיף שכל הימים יהיו ימים של סובלנות, ולא יום מיוחד. אבל זה גם מסביר למה אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מערכת פוליטית שמתגלגלת לבחירות השלישיות בתוך שנה אחת, ומי יודע מה יהיה הלאה.

הכול נמצא במערכת החינוך. אתמול נבחרה בפינלנד ראשת ממשלה חדשה.

אחת מחמש מנהיגות של מפלגות בקואליציה בפינלנד. היא נבחרה אחרי שראש הממשלה בפינלנד הודח בגלל,

שהוא כשל בלטפל בשביתת הדואר. כאן יש ראש ממשלה עם שלוש פרשות שחיתות, ועוד, שמרחפות מעל ראשו, ועדיין לחלק מהחברים כאן במשכן יש תחושה שמותר לו להמשיך ולקבל כאן החלטות, כאילו הוא לא נמצא בניגוד אינטרסים מובנה בכל רגע נתון, כאילו ההסתה וחוסר הסובלנות שאנחנו חווים בחברה הישראלית לא נגרמות בין היתר בגלל ההתנהלות שלו במאבק האישי שלו להימנע מלהיכנס לכלא. אז העובדה שבפינלנד יש כזאת ממשלה שאפשר לשאת אליה עיניים לא קשורה רק במערכת הפוליטית המסודרת של פינלנד, היא קשורה, בראש ובראשונה, במערכת החינוך המפוארת של פינלנד, אחת ממערכות החינוך הכי מעוררות השראה בעולם, עם צמצום פערים חברתי, עם חדשנות, עם פיתוח יצירתיות, שוויון לכל ילד, יצירה של חברה חזקה ובריאה, עם מורים שמרוצים ולא נשחקים בקצב של המורים בישראל, שעומדים מול כיתות מפוצצות בתלמידים. מערכת החינוך בפינלנד מביאה גם להישגים פוליטיים. מבחני פיז"ה שנחשפו בשבוע שעבר, והתוצאות שלהם, שמראות פערים חברתיים עצומים, שמעידות ומראות לנו את התוצאה של חוסר שוויון תקציבי, את העובדה שכאן,

תלמיד דתי מקבל 30% יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי ו-60% יותר מתלמיד בחינוך הערבי, איך אפשר לצפות לסובלנות או לאיזושהי יציבות פוליטית עם פערים כאלה? מי שדאג שהפערים האלה יתקיימו במערכת החינוך, אי-אפשר שלא לחשוב שאולי יש לו איזושהי אג'נדה. כי כשהציבור חלש ולא מקבל את הידע הבסיסי, לא מפתח את חוש הביקורת, לא מקבל כלים כדי להתקדם בתוך המציאות, כדי להשתלב בשוק העבודה, כדי להצטרף לתעשיית ההייטק המשגשגת, כדי להפוך להיות מהחזקים, איך אפשר לצפות שתצמח מערכת פוליטית בריאה? איך אפשר לצפות שתצמח מנהיגות כשמערכת החינוך חלשה ומפוצלת? כשתלמיד יהודי ותלמיד ערבי לא פוגשים אחד את השני אלא אם כן התמזל מזלם להכיר באיזו פעילות של ארגון חיצוני, כשתלמיד חילוני ותלמיד חרדי לא מדברים אחד עם השני אף פעם, רבים מהאנשים שיושבים כאן,

פגשו פעם ראשונה מישהו מחברה אחרת בתוך ישראל כאן,

אבל זה לא קורה בתוך מערכת החינוך, כשחוסר השוויון התקציבי הוא כל כך גדול, כשמיליארדים מתקציב החינוך, התקציב הגדול במדינה, עוברים בכל מיני קומבינות פוליטיות לדאגה למגזר השליט, ולא לכל חלקי החברה הישראלית, ואמר את זה שר התחבורה סמוטריץ', אמר במאמר בעיתון: ברור שלנו מגיע יותר תקציב, אנחנו יותר ערכיים, בהתייחסות לציבור שהוא טוען שהוא מייצג. אז יש לי חדשות גם בשבילו וגם בשביל אחרים: רוב הציבור הישראלי,

חרדי, תומך בשוויון תקציבי. רוב הציבור הישראלי היה רוצה מערכת חינוך חינם מגיל אפס, שבשנים הכי קריטיות לחיים מפתחת את היכולות והמיומנויות החשובות כדי להתקדם. רוב הציבור הישראלי היה רוצה שאנחנו נראה את ההטרוגניות בינינו ככלי להתפתחות, ולא כמעמסה עלינו. במערכת חינוך כזאת, מושקעת ואיכותית, לא רק שנראה יותר סובלנות, גם נראה מנהיגים אמיתיים, שלא נותנים לאיש מושחת לנהל את המדינה, ושלא נותנים למדינה להתגלגל לשלוש מערכות בחירות ואולי יותר, אלא דואגים בראש ובראשונה לבנות את העתיד של מדינת ישראל.

תודה רבה. תסכם את הדיון השרה גילה גמליאל,

סליחה, ביקשתי עמדה נוספת. אחרי השרה. עמדה נוספת, אחרי השרה. אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת, כנסת נכבדה, אנו מציינים היום בכנסת את יום הסובלנות הבין-לאומי, שחל ב-16 בנובמבר כל שנה ומובל על ידי אונסק"ו. אני מברכת את חבר הכנסת אוסאמה, שדאג להעלות את הנושא הזה גם כאן, בכנסת, ויישר כוח לכל חברות וחברי הכנסת שהצטרפו ליוזמה הברוכה הזו. מדינת ישראל, החברה במשפחת העמים, גם היא מציינת בסמיכות למועד הבין-לאומי את יום הסובלנות. סובלנות היא כבוד, קבלה והערכה של המגוון העשיר של התרבויות השונות, היופי שבפסיפס הקיים, קבלת צורות ביטוי שונות והבנת היותנו אנושיים. כפי שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בתלמוד, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. סובלנות היא הרמוניה בין הבדלים. זו לא רק חובה מוסרית, זו גם דרישה פוליטית ומשפטית מאיתנו, המחוקקים, וממערכות המשפט ואכיפת החוק. סובלנות היא מעל הכול גישה פעילה המתבקשת מתוך הכרה בזכויות האדם האוניברסליות ומהחירויות היסודיות של האחר. הסובלנות עומדת בבסיס האחריות לקיום זכויות אדם, פלורליזם, דמוקרטיה ושלטון החוק. פרקטיקה של סובלנות אין פירושה סובלנות לאי-צדק חברתי או השלמה עם המציאות, המשמעות היא שאדם חופשי לדבוק בדעותיו ומקבל שגם אחרים ידבקו בדעותיהם. פירושו של דבר הוא לקבל את העובדה שלבני האדם, השונים זה מזה באופן טבעי במראה, בדעה, בדיבור, בהתנהגות, בערכים, יש את הזכות לחיות בשלום כפי שהם בוחרים. פירוש הדבר הוא שגם לא יכפו את דעותיהם אחד על זולתו. סובלנות ברמת המדינה מחייבת חקיקה צודקת וחסרת פניות, אכיפת חוק והליך שיפוטי ומינהלי. הסובלנות דורשת מאיתנו, המחוקקים, לאפשר הזדמנויות כלכליות וחברתיות לכלל חלקי האוכלוסייה, ללא כל אפליה וללא כל הדרה. ממשלת ישראל, ובתוכה גם המשרד לשוויון חברתי שאני עומדת בראשו, פועלים על מנת לאפשר מתן זכויות לכל איש ואישה ללא הבדלי דת, גזע ומין, ברוח מגילת העצמאות ובהלימה לאמנת האו"ם. בעולם המודרני סובלנות חיונית מתמיד. זהו עידן המתאפיין על ידי הגלובליזציה של הכלכלה ועל ידי התגברות במהירות של ניידות, תקשורת, אינטגרציה ותלות הדדית, הגירות רחבות היקף ועקירה של אוכלוסיות, עיור ושינוי דפוסים חברתיים. מכיוון שכל חלק בעולם מתאפיין במגוון תרבותי ואנושי, האי-סובלנות והסכסוכים ההולכים וגוברים עלולים לאיים בכל מקום על הגלובוס. הסובלנות הכרחית בין אנשים פרטיים, ברמה המשפחתית, ברמה הקהילתית, ובוודאי ובוודאי כאן, בכנסת. קידום סובלנות ועיצוב עמדות של פתיחות, הקשבה הדדית וסולידריות צריכים להתקיים בבתי ספר, באוניברסיטאות ובאמצעות חינוך לא פורמלי בבית ובמקום העבודה. אמצעי התקשורת צריכים למלא תפקיד בונה, בדיאלוג ובדיון מכבד, חופשי ופתוח. עלינו להקדיש תשומת לב מיוחדת לקבוצות פגיעות, חלשות מבחינה חברתית או כלכלית, על מנת להעניק להן את ההגנה החוקית ולנקוט את הצעדים החברתיים המתבקשים, תוך כיבוד תרבותם וערכיהם וכדי להקל את קידומם ושילובם החברתי והתעסוקתי, בעיקר באמצעות חינוך. חינוך הוא האמצעי היעיל ביותר למניעת אי-סובלנות. הצעד הראשון בחינוך לסובלנות הוא ללמד ילדים וילדות מהן זכויותיהם וחירויותיהם המשותפות, כך שניתן יהיה לכבד אותן ולקדם את הרצון להגן על זכויותיהם של אחרים. יש לראות בחינוך לסובלנות צו השעה, לכן יש צורך לקדם שיטות לימוד שיטתיות ורציונליות לסובלנות אשר יתייחסו למקורות חוסר הסובלנות התרבותיים, החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והדתיים. על המדיניות ותוכניות החינוך השונות לתרום לפיתוח הבנה, סולידריות וסובלנות בקרב אנשים פרטיים, בקרב קהילות, תנועות נוער, במסגרות פורמליות ושאינן פורמליות. חינוך לסובלנות אמור לתת מענה של ממש על הפחד וההדרה של אחרים. המשמעות היא להקדיש תשומת לב מיוחדת לשיפור הכשרת מורים, תוכניות לימודים, תוכן ספרי לימוד ושיעורים וחומרי לימוד אחרים הכוללים טכנולוגיות חינוך חדשות.

במטרה לחנך אזרחים אכפתיים ואחראיים, הפתוחים לתרבויות אחרות, המסוגלים להעריך את ערך החופש, המכבדים את כבוד האדם ואת ההבדלים שבינינו ומסוגלים למנוע סכסוכים או לפתור אותם באמצעים לא אלימים. כנאמר בפרקי אבות: "חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר 'כי בצלם ה' עשה את האדם'". יום הסובלנות הבין-לאומי הוא מועד שנועד להזכיר לכולנו את החובה האישית, הציבורית, המקצועית והקהילתית המוטלת על כתפי כל אחת ואחד מאיתנו כלפי האחר. ביום זה אנחנו צריכים לעודד מודעות ציבורית, להדגיש את הסכנות של אי-סובלנות ולחייב את עצמנו לפעולה מחודשת ומתמשכת שתתמוך בקידום סובלנות וחינוך. כל יום חייב להיות יום של סובלנות. הראשונים שצריכים לגלות מנהיגות ולהוות דוגמה אישית הם אנחנו כאן, בבית הזה, המחוקקות והמחוקקים, שמייצגים את מגוון הדעות הרחב באוכלוסייה. לצערנו, בשנה האחרונה אנו עדים לשיח מתלהם, פוגעני ולא מכבד בין חלקי העם. כולי תקווה שציון היום הזה יעיר את חברות וחברי הכנסת להתנהלות סובלנית ומכבדת אחת כלפי השני. מי ייתן ונצליח להיות סובלניים יותר בכל הרמות: ברמה המשפחתית, הקהילתית, הלאומית והבין-לאומית. ואני קוראת כאן לכולם, במיוחד בזמן שעוד נותר, ונותרו יומיים, גם לגלות קצת סובלנות כלפי אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. מספיק עם הבחירות המיותרות וההזויות הללו. כולי תקווה שיימצא הפתרון כן לגלות סובלנות אחת ואחד כלפי השני ולמצוא את הדרך להנהיג את אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל בצורה טובה, מקצועית ונטולת פניות כלפי האזרחים שלנו.

אתם מסתפקים בתשובת השרה? מסתפקים בתשובת השרה,

אני אתן לך הבעת דעה, למרות שזה נוגד את התקנון. מיכאל ביטון, בבקשה. אמרת שזה אפשרי. נתתי לך. אמרתי לך: למרות שזה נוגד את התקנון. זה הסובלנות. זה הסובלנות. זה יום הסובלנות.

יום הסובלנות הבין-לאומי יכול להיות בכנסת ישראל יום הצביעות הבין-לאומי. בואו נסתכל על עצמנו: בשתי מערכות בחירות, לא סובלנות ולא בטיח, התלהמות, שיסוי הסתה, שנאה, פוגענות, שפה קשה.

בכנסת ישראל, במנהיגות של העם. אז יש לנו הרבה עבודה לעשות. יש לנו הזדמנות לתקן. לא עלינו, בעוד שלושה ימים יהיו פה בחירות,

איך נדבר, ומה נכתוב, ואיך יהיו הפרסומות, ואיך נשמיץ, ואיך נוציא דיבה, ואיך נצטט שקרים, ואיך נתנצל על השקרים, ואיך נפגע בקבוצה כזאת ובקבוצה אחרת. כדי שהסכנה הזאת לא תתקיים, אנחנו צריכים ללמוד מענקי הרוח של עם ישראל. הייתה תקופה שניהלו את עם ישראל זוגות, חמישה זוגות. לזוג האחרון קראו הלל ושמאי. הלל ושמאי היו במחלוקת, כמו שהאופוזיציה והקואליציה במחלוקת, אבל הם הנהיגו את עם ישראל ביחד. שלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי. יצאה בת-קול מן השמיים ואמרה: הלכה כבית הלל. שאלו: מפני מה הלכה כבית הלל? והתשובה הייתה: נוחים ועלובים היו, והיו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, לפני שבכלל היו פותחים את הפה, מה הם חושבים, קודם אומרים מה השני חושב ומקשיבים לו, ואולי מושפעים ממה שהוא אומר.

במסגרת הסובלנות אתה תיתן לי, אני רק מתחיל להתלהב, כבוד היושב-ראש, וגם לא כל כך מעניין במליאה בזמן האחרון. מהסבלנות לא צריך להתלהם. היה לנו פה יציע מלא, והם הלכו הביתה כולם. בגלל הסבלנות לא צריך להתלהם.

אבל אני מתלהב, זה לא צעקות. אז אני רוצה להגיד לך שגם בכנסת ישראל יכולה להיות סובלנות, אבל בסוף כל אדם לוקח את זה על עצמו. כל חבר כנסת מחליט מה הסטייל שלו ומה הדרך שלו. מוטי יוגב, שאמר דברים לא קלים בעבר, היה ברדיו איתי לפני כמה שבועות. הוא אמר: אני שנה וחצי מתאפק, לא מתלהם. אהבתי את זה. אמרתי לו: שאפו. יואב בן צור מש"ס הביא לי היום הזמנה לחתונה של הבן שלו. אני לא ש"סניק אבל אני אבוא לחתונה. ינון אזולאי אמר לי: בוא,

נקשקש קצת, כי אני חבר של אבא שלו, דוד אזולאי, זיכרונו לברכה. סובלנות היא התנהגות אישית של חברי כנסת כמנהיגים של סובלנות, בדיבור, במעשה, בכתיבה, בקמפיין. אני רוצה לברך את עם ישראל שבבחירות הקרובות, אם אנחנו נביא אותן,

באמת נתנהג בסובלנות ולא בצביעות. תודה רבה. תודה רבה.

בגופם של ילדינו נמצאו שאריות חומרי הדברה מסוכנים. חברת הכנסת יעל גרמן, הנושא הבא. עד עשר דקות.

עשר דקות? עד. עד עשר דקות.

יש התנגדות? אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי,

אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת ולנשיאות הכנסת שבאמת מאפשרים את הדיון יוצא הדופן הזה. רק לפני כשבוע אנחנו דנו בו בהצעה לסדר-היום, וההחלטה הייתה להעלות את זה לדיון במליאה, שזה דבר די יוצא דופן, והינה, באמת לא עבר זמן רב ונשיאות הכנסת נתנה מועד לחוץ, ועל כך אני מודה. למעשה, הדיון הזה כאן הוא דיון בבריאות הילדים שלנו. זה דיון במה שנכנס לגופם של הילדים, לגופן של נשים בהיריון, מה נכנס לגופנו, מה המדינה מאפשרת להכניס לתוך הפירות והירקות שבסופו של דבר מצטבר לנו בדם ובגוף. מסתבר שמשרד הבריאות ערך מחקר ובדק את שאריות הזרחנים האורגניים בדגימות שתן של כ-100 ילדים בגילי ארבע עד 11. הדגימות האלה ייצגו את הריכוז של החומר בגוף של הילדים. זאת, כחלק מתוכנית המשרד לניטור ביולוגי לאומי. מתוצאות המחקר עולה כי ילדים בישראל חשופים לזרחנים אורגניים מצריכת פירות וירקות, הרבה יותר, דרך אגב, מילדים בחוץ לארץ, בארצות אירופה ובארצות הברית וקנדה. חלק מהילדים חשופים גם לכמויות שהן הרבה מעל ומעבר לתקן הרצוי. במחקר נמצא לדאבוננו מתאם מאוד מאוד מדאיג בין השאריות של הזרחנים האורגניים לבין צריכת מלפפונים ותפוחי עץ. שערו בנפשכם שככל שהילד אוכל יותר מלפפונים ויותר תפוחי עץ יש לו יותר שאריות של חומרים אורגניים, שהם למעשה רעל שמזיק לו. זאת ועוד, נמצא כי ילדים ישראלים חשופים יותר לזרחנים אורגניים מאשר ילדים, כמו שאמרתי קודם, בארצות הברית,

דנמרק ויוון, וזאת מאחר שהילדים שלנו פשוט אוכלים יותר פירות וירקות. ההיגיון אומר שאם אנחנו אוכלים יותר פירות וירקות אנחנו צריכים יותר להקפיד על התקן, אנחנו צריכים לגרום לכך שבכלל לא יהיו זרחנים אורגניים ושיהיו כמה שפחות שאריות של חומרי הדברה. אבל ראו זה פלא, דווקא באירופה אסרו לחלוטין את הזרחנים האורגניים, ואילו אצלנו, שאנחנו אוכלים כל כך הרבה ירקות ופירות, אומנם הפחיתו את חומרי ההדברה אבל לא אסרו לחלוטין. רק לאחרונה ארגון הבריאות האירופי EFSA קבע כי חשיפה לחומר עלולה להוביל להשפעות נירולוגיות שליליות בילדים. האמת היא,

שאין בכלל רמה בטוחה לחשיפה של החומר הזה. זו הסיבה שהארגון המליץ לאסור את השימוש בחומר שנקרא כלורופיריפוס באופן מיידי החל בינואר 2020, ואכן, האיחוד האירופי הצהיר מטעמו כי הוא מקבל את חוות דעתו המקצועית של ה-EFSA וכי יפעל להוצאת החומר מכלל שימוש. ביום שישי האחרון הוחלט שהאיחוד האירופי יפסיק סופית את השימוש החל בינואר 2020. לארגון הבריאות האירופי הצטרפה הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית, ה-EPA, שהצהירה כבר ב-2016 כי חשיפה לכלורופיריפוס בריכוז מעל הסף הבטוח עלולה להוביל לפגיעה בריאותית בנשים בגיל הפריון, תינוקות וילדים. ממחקרים ישראליים שבדקו את הריכוז של תוצרי פירוק של כלורופיריפוס בדגימות שתן עולה כי בניגוד לחומרים שנאסרו פה, במדינת ישראל, מכיוון שאנחנו לא אסרנו את זה נמצאה רמה מאוד גבוהה של החומר הזה בדגימות השתן. היא נמצאה גם אצל נשים הרות וגם אצל תינוקות. משרד הבריאות כבר שנים פונה למשרד החקלאות ומבקש ממנו: תפסיקו את השימוש בחומרים הזרחניים, תאסרו על החקלאים להשתמש בחומרים האלה. אבל משרד החקלאות מסרב. אני זוכרת שכשרת בריאות אנחנו, יחד עם שר החקלאות דאז יאיר שמיר, ביקשנו מוועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד החקלאות לשבת ולראות איך בהדרגה מורידים בכלל את חומרי ההדברה ומוציאים לחלוטין את השימוש בחומרים שנקראים זרחנים אורגניים. אני רוצה לומר לכם יותר מזה: היום, כשהתכוננתי לדיון, עברתי על פרוטוקולים. מצאתי פרוטוקול משנת 2016 מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של אלי אלאלוף, ושם היה דיון בתקנות שאז אושרו, אבל דיברנו על הנושא של זרחנים אורגניים, והיושב-ראש, כאשר סיכם את הישיבה, ואני מדברת על פברואר 2016, ביקש שמשרד החקלאות יביא בפניו בתוך שלושה חודשים, זאת אומרת במאי 2016, לפני שלוש שנים וחצי, תוכנית לביטול והוצאת הזרחנים האורגניים. אתם הבאתם? גם משרד החקלאות לא הביא. אין היום תוכנית להוצאת החומר הרעיל הזה כדי שלא יצטבר, לא אצלנו ובוודאי לא אצל הילדים, ששם באמת ההשפעה היא כל כך מזיקה ואי-רוורסבילית. אז אני היום עומדת כאן, אני רוצה לומר עוד דבר אחד: לקראת הסוף, בסוף הדיון הקודם בהצעה לסדר-היום,

אני חושבת שזה היה ינון אזולאי, וציטט מחקר של לויתן ממכון דוידסון ברחובות שבו טען לויתן שנכון, זה אומנם מסוכן, אבל הוא עדיין חושב שצריך לאכול פירות וירקות ושזה לא כל כך מסוכן. אני חייבת לציין שקודם כול קראתי את המחקר של לויתן וניסיתי להבין מניין הוא שאב את הרעיון הזה, והבנתי, הוא מסתמך על מחקר של משרד הבריאות מ-2011, אבל לא עומד בפניו המחקר שבגינו אנחנו הגשנו את ההצעה לסדר-היום ומקיימים היום את הדיון. זה היה משה ארבל. זה היה משה ארבל, אוקיי.

נכון. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. אני רוצה לומר: המחקר האחרון אינו נוטה לטעות ולא משאיר בנו ספק. כולנו חייבים לצאת בקריאה למשרד החקלאות להביא לפנינו תוכנית שתוציא לחלוטין את הזרחנים האורגניים, שיצאו משימוש באירופה, בארצות הברית ובקנדה, שמסכנים את בריאותם של הילדים שלנו, כדי שנוכל להיות שקטים שבכנסת ישראל עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות: לשמור על בריאותם של ילדינו. לדאבוני הרב ביקשו ממני להביא סיכום שיהיה מקובל על משרד החקלאות. ניסיתי, העברתי סיכום, שר החקלאות עסוק עכשיו. שר החקלאות ושר הבריאות, אני לא יודעת אם הם מדברים ביניהם. אני מקווה שכן, אבל לא הצלחתי להגיע לסיכום. הסיכום שצריך להגיע אליו הוא זה שכרגע אמרתי, שממשלת ישראל לוקחת על עצמה בתוך זמן, אני לא אומרת מחר, שזה יהיה בתוך שלושה חודשים, בתוך חצי שנה, בתוך שנה, בשיתוף עם החקלאים, ואולי אפילו בשיפוי על נזקים כאלה ואחרים, אבל ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה שלא משתמשים בזרחנים אורגניים ולא מרעילים את הילדים שלנו.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נדמה לי שראיתי קודם גם את השרה ומציעת ההצעה הדחופה לסדר-היום והדיון כאן במליאה חברת הכנסת יעל גרמן. אני לא חושב שיש לנו היום ויכוח על כך שהבריאות מעל הכול, גם מעל החקלאות. אני חושב שעל זה לא צריך להיות ויכוח. כשאנחנו מעמידים את הבריאות מול החקלאות, ודאי שבמשקל הזה אנחנו יודעים שהבריאות היא מעל הכול.

יש אמירה יהודית מאוד גדולה על קבוצה שהיו מאוד מאוד מדקדקים במצוות ומחמירים במצוות. כשהיו מגיעים למצוות מצות שייאפו ללא חמץ, דקדוקים מאוד מיוחדים, היו מגיעים לארבעת המינים, הדקדוקים היו מיוחדים לארבעת המינים. אבל כשהגיעו ליום הכי קדוש לנו, היום הכי חמור, יום כיפור, כשלשם היו מגיעים ומישהו לא מרגיש טוב או כשהייתה שאלה אם לנסוע לרופא, לנסוע לבית חולים,

לקחת לרופא מייד. אמרו: איך יכול להיות כזה פער, דקדוק במצוות, וכשמגיעים ליום כיפור, ליום הקדוש, בכזה קולה אתם, הוא אומר: לא לא לא, אני לא מקל ביום כיפור, אני מאוד מחמיר בנשמרתם לנפשותיכם מאוד. זה לא סתם. שם, בציווי הזה, אני מאוד מחמיר. לא בכל דבר כתוב "מאוד". היום זה אולי דבר אוניברסלי, אבל אנחנו יודעים שוודאי אנחנו מצווים וכולם מצווים שהבריאות מעל הכול. כאן נשאלת שאלה. אם הנתונים, ואף אחד לא פרך לנו את הנתונים האלה, על תופעות והשלכות נוראיות, אנחנו מדברים על עיכובים מוטוריים, אנחנו מדברים על יילודים עם עיכובים קוגניטיביים, ירידה בזיכרון, יכולת שפתית, מנת משכל בגיל בית הספר, חשיפת האם, עלייה בסיכון ללקות, הפרעות קשב וריכוז, עלייה בשיעור מקרי האוטיזם, אצל גברים, הפרעות הורמונליות, סרטן לימפה ועוד סרטנים כאלה ואחרים. אנחנו מדברים על דברים נוראיים. איפה יכולים להיות הפערים האלה? אם היינו אומרים לא הכול,

היה מתחיל איזה ויכוח. אבל אני חושב שבדיוק בדבר שאנחנו מקפידים בו כל כך, בתקופה האחרונה נכדיי היו אצלי בבית וראיתי באיזו קפדנות האימא שלהם מכינה בדיוק את שקית תפוחי העץ ושקית המלפפון, בדיוק שני המוצרים האלה מהפירות והירקות שמכילים לכאורה זרחנים וזרחן אורגני במידה מאוד מאוד מאוד גבוהה. אז משהו כאן לא מסתדר לנו. משרד הבריאות לא מפריך את זה, לא אומר שזה לא נכון. עכשיו מגיע משרד החקלאות ואומר שיש צרכים חקלאיים, קודם כול, הצרכים החקלאיים הם מעל הכול. אז אני מבין את תשובת משרד החקלאות שיש בזה צורך, אבל תגידו על מה אנחנו מדברים. לא מסוכן? אז אנחנו יודעים שיש מחקרים אחרים. מסוכן? מסוכן אם זה במידה מוגברת ואם זה תלוי גיל או תלוי בכמות? אז תגידו את הדברים מאוד ברור. לא יכול להיות שאנחנו מצד אחד אומרים להורים, גם כיום: אל תפסיקו לתת את זה לילדים, וזה נותן איזו הרגעה, ומנגד אנחנו יודעים שהנתונים שעומדים לפנינו, שלא כולם נחשפים לזה וקוראים את זה, הם נתונים הרבה הרבה יותר חמורים, הרבה יותר קיצוניים. איפה אנחנו? לא יכול להיות בשלטון מתוקן שמשרד אחד לא חולק,

שהוא אומר וגם הוא עצמו מתריע, ומשרד החקלאות, שהוא משרד חשוב מאוד, ואני באמת חושב שהחקלאות היא דבר שמאוד מאוד צריך לתמוך בו, אבל גם לא יכול להיות שלא תהיה מידה של התייחסות אמיתית לדברים. אני רק מסיים בזה,

אני רק רוצה להעיר לחבר הכנסת: אסור לשתות בתוך המליאה. אני מבקש להוציא את הבקבוק החוצה. אני אומר לכל חברי הכנסת החדשים: לא שותים בתוך המליאה. תודה רבה. אורי מקלב (יהדות התורה): אני אסיים בזה. אני אמרתי את זה כשדיברתי על מצוות. יש אצלנו הרבה שנוהגים בט"ו בשבט לאכול מהאתרוג שבירכו עליו בסוכות. זאת סגולה להרבה דברים. עושים מזה מרקחת מיוחדת ואוכלים. השנה הרבה יפסיקו לאכול את זה. למה יפסיקו על אף הסגולה הגדולה? בגלל שהתברר שהחקלאים מרשים לעצמם לשים שם הרבה יותר חומרים מדבירים, מכיוון שזה כאילו לא לאכילה אלא זה רק לברכה, לשמור את זה מכל המזיקים. התברר שזה מסוכן מאוד. אז מה, יש ברירה? לא אוכלים את זה. אם זה מסוכן, הסיכון הוא לפני כל הדברים האחרים. לכן חוסר הבהירות הזאת וחוסר המילה המכרעת פה, או לצמצם, או להוציא, או לאשר רק כמות. לקחת אחריות על זה, אף משרד לא לוקח אחריות על זה.

תודה רבה לך. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו נוכח. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'?

מוותרת? לא ביקשתי. אז מוותרת. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, ברשותכם, בנושא קצת שונה אבל גם הוא קשור בבריאות ובבטיחות הציבור: ביום רביעי שעבר, לפני כ-30,000 איש בבלומפילד, התקיים הדרבי התל אביבי, חגיגת ספורט שמשכה אליה תשומת לב גדולה, ובתחילתה אבוקות. אבוקות. כן, מיקי, לא הייתם שם, נכון? אבל אני הייתי. בתחילת החגיגה הזאת זרקו האוהדים משני צידי האצטדיון אבוקות. האבוקות האלה נדלקו ביציעי האוהדים, כשש-שבע אבוקות בכל אחד מהצדדים. אחרי כמה שניות האבוקות האלה הציתו ספסלים. הספסלים שהוצתו שם הפכו מהר מאוד לאש גדולה שבערה בקרב קהל של המון אנשים משני צידי האצטדיון, בשני היציעים שבהם יושבים אוהדים ומעודדים את הקבוצות שלהם. אני לא רוצה להקל ראש, חלילה, בכך שהוכנסו אבוקות בניגוד להוראות ובניגוד לדרישות המקום. האוהדים הכניסו את האבוקות הללו, אבל בכל העולם ידוע שבאירועי ספורט גדולים נדלקות אבוקות.

יש מקומות ויש אצטדיונים שבהם מוקצה שטח מיוחד לכך.

בבלומפילד זה קרה. הפלא ופלא, באצטדיון חדש שבנייתו הסתיימה אך ורק לפני כמה חודשים ניצתו כיסאות והפכו מהר מאוד לאש ולהבה גדולה שאיימה על מאות אנשים שעמדו סביבם. הינה עוד דבר שלא קרה שם: לא ראינו את כוחות ההצלה, לא את מכבי האש, לא משטרה ולא סדרנים,

מי שעמד וצפה בזה מיציע אחר, כמוני וכמו רבים אחרים שהיו לצידי, השתאה לראות,

ליתר דיוק, את הכרוז מבקש מאנשים לברוח כמה שיותר מהאש, ימינה ושמאלה. האש משתוללת ביציעים ללא מפריע. אני מזכיר שוב: אלפי אנשים באצטדיון במדינת ישראל 2019, אצטדיון חדש לחלוטין. ראיתי לא מזמן שהספסלים הגיעו לשם אחרי מכרז מיוחד שבחן את איכות הספסלים, את טיבם וכן הלאה, והם עולים בלהבות בניגוד לכל תקן בטיחות שאפשר להעלות על הדעת, שאמור לטפל בבטיחותם של אוהדי הספורט כמקובל באצטדיונים ברחבי המדינה. כאן עולות השאלות: מיהו זה שאישר את התקנתם של כיסאות כאלה או ספסלים כאלה דליקים, שנדלקו בצורה מאוד מאוד מהירה, סכנת נפשות לאלפי אנשים שעומדים סביבם? מי היה שם במכרז?

איפה היו מהנדסי הבטיחות של עיריית תל אביב? איפה מהנדסי הבטיחות של מוסדות רגולטוריים אחרים? איפה מכבי האש? מי אפשר שבאצטדיון בלומפילד, המודרני ביותר, האצטדיון המודרני ביותר שקיים היום בישראל, לפחות על פי תאריך פתיחתו, יכולים לעלות באש בצורה כל כך מהירה, בתוך שניות, כל כך הרבה ספסלים? ואם כבר זה קרה, המחדל החמור הזה, איפה מכבי האש? איפה המטפים? איפה צינורות הכיבוי? איפה הנהלים? מה שקרה שם בפועל, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, הוא שאוהדים משני הצדדים רצו, הביאו מטפים, כנראה הביאו צינורות כיבוי, איכשהו אלתרו וכיבו את האש במו ידיהם, ללא שום עזרה, ללא שום פיקוח, ללא שום סידור של כוחות הביטחון וכוחות הכיבוי וההצלה שאמורים היו לטפל במחדל הזה. אנחנו חייבים לבדוק את הנושא הזה. אנחנו חייבים לקרוא מפה לעיריית תל אביב, למשרד התרבות והספורט, אולי אפילו למשרד לביטחון פנים, האחראי לשירותי הכבאות במדינה, לבדוק באופן מיידי, כי לאצטדיון הזה כבר בימים הקרובים ייכנסו עוד עשרות אלפי אנשים. יהיו שם משחקים נוספים. הפיקוח שמונע את כניסתן של אבוקות לאצטדיון כנראה לא מספיק טוב. האסון הבא עומד בפתח אם לא נעשה את הדבר הדרוש מיידית, כדי למצוא את האשמים במחדל הזה ולהסדיר באופן מיידי את כל הנהלים הדרושים להגנה על ביטחונם של אוהדי הספורט.

תסכם את הדיון חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה. עד חמש דקות. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני חושבת שזה ממש חשוב שאנחנו מעלים את הנושא שוב כאן במליאה. אני אחזור שוב ושוב על הנתונים שהדגשנו רק לפני שבוע, וזה טוב שאנחנו מדגישים כאן עוד פעם היום, כי הנושא הזה הוא מאוד מסוכן, הוא מאוד חשוב והוא נוגע לכולנו. אז אלה הנתונים שדיברנו עליהם בדיון הקודם, והם עדיין רלוונטיים. משרד הבריאות קבע במחקר שהילדים במדינה חשופים לזרחנים אורגניים מצריכת פירות וירקות, אפרופו אוכל בריא, חלקם ברמה שאינה בטוחה אפילו. 80% מהילדים במחקר נחשפו לחומר שנאסר לשימוש כבר בשנת 2014. אנחנו מקיימים כאן דיון שני בעניין בגלל שזה קריטי לבריאות של ילדינו וחייבים לפתור את זה בהקדם, זה לא משנה אם זה בממשלת מעבר או בזמן הבחירות. אי-אפשר לחכות עם הנושא הזה. נכון שבשנים האחרונות נעשתה רוויזיה של משרד הבריאות ומשרד החקלאות בעניין זרחנים אורגניים, אבל בכל זאת מסתבר כי ישנם זרחנים אורגניים נוספים שמותרים עדיין לשימוש. מחקרים שנעשו לאחרונה הצביעו על כך שאכן יש ירידה בתוצרי פירוק של חומרים אלו שנאסרו, לעומת חומרים שרק הוגבל השימוש בהם, ששם לא נרשמה שום ירידה. אני אזכיר גם שמהמחקר של משרד הבריאות עולה כי ילדים בארץ חשופים יותר לזרחנים אורגניים מאשר ילדים בקנדה, בארצות הברית, ביוון,

אם הנתונים האלה מדאיגים את משרד הבריאות, ולמיטב הבנתי הם כן מדאיגים אותם, אחרת לא היו טורחים לציין במחקר שגם הרגולציה לא מספיקה, חייב להיות לזה פתרון. מה שנעשה עד כה לא מספיק. אנחנו דורשים רגולציה, לא רק להגביל אלא גם לאסור שימוש בחומרים המסוכנים ולהיצמד לתו התקן הנדרש. אנחנו כאן כדי להבטיח את שלומם של ילדינו, ואני מקווה שמשרד החקלאות ומשרד הבריאות יבינו גם הם שמדובר בעדיפות עליונה.

תודה רבה לך. הצעות הסיכום וההצבעה יהיו במועד אחר. לא רשום לי שצריכה להיות תשובת ממשלה. את רוצה לעלות? אנחנו לא מצביעים על זה. תשובה. אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת, כל חברות וחברי הכנסת, יש כאן תשובה מטעם משרד החקלאות. חשבתי שזה נכון שתקשיבו לה, למרות שההצבעה לא מתקיימת כאן עכשיו. אז התשובה: המחקר בנושא שבו משרד הבריאות היה שותף מתייחס לשנים 2015 ו-2016 והוא אינו משקף את ביטול השימוש בחלק מן החומרים ואת ההגבלות שכבר נכנסו לתוקף בשנים האחרונות. במחקר דווח על חומרים שנכון להיום אינם בשימוש בארץ ושלא מתגלות שאריות שלהם בתוצרת החקלאית המקומית. בשנים 2012 2014 משרד החקלאות אסר את השימוש ברוב הזרחנים האורגניים והגביל את השימוש בשאר החומרים. הרפורמה נכנסה לתוקף בשנת 2016. החומרים המאושרים לשימוש בארץ לאחר ההגבלה נמצאים בשימוש ברוב מדינות העולם, כולל מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית. משרד החקלאות ערך לאחרונה, ב-20 באוגוסט 2019, עבודה מקצועית מקיפה במטרה להכיר ברגולציה בין-לאומית בכל הקשור לאישור תכשירי הדברה לצמחים, כך שיוכל לאפשר לחקלאים בישראל להשתמש בחומרים המתקדמים ביותר ולאסור חומרים פחות מתקדמים. עבודה זו הועברה לעיון גם למשרד הבריאות וגם למשרד להגנת הסביבה. רקע כללי אם את רוצה, אני אקריא לך. את רוצה את הרקע הכללי? יש פה כמה דברים שהם לא מדויקים. זה נכון שב-2016 שינו את התקנות של שאריות חומרי ההדברה המותרים, ואני אפילו ציינתי שהיה דיון אצל אלי אלאלוף,

אבל בדיון הזה, אחרי התקנות, התברר שעדיין יש שימוש בחומר מסוים,

בשניים, שהם חומרים זרחניים אורגניים שלא משתמשים בהם באירופה.

אלי אלאלוף ביקש ממשרד החקלאות לבוא לפניו ולהציג תוכנית לביטול, וזה לא נעשה. אני לא יודעת אם הקשבת. מה שהם אומרים כאן זה שב-20 באוגוסט, שזה רק לאחרונה, השאלה היא אם את מדברת על לפני או אחרי. סביר להניח שאת מדברת על לפני. משרד החקלאות ערך לאחרונה, ב-20 באוגוסט 2019, עבודה מקצועית מקיפה במטרה להכיר ברגולציה הבין-לאומית בכל הקשור לאישורים הללו של תכשירי הדברה לצמחים, כך שהם יוכלו לאפשר לחקלאים בישראל להשתמש בחומרים המתקדמים ביותר ולאסור חומרים פחות מתקדמים. העבודה הזאת הועברה גם לעיון משרד הבריאות ולעיון המשרד להגנת הסביבה, כנראה בדיוק בשביל זה.

אבל בחומרים האלה שציינתי, שהם כלורופיריפוס, זה השם שלו, ויש עוד חומר שאני לא זוכרת את שמו, עדיין משתמשים. זאת הטענה של משרד החקלאות, לאור הבדיקות, שהם טוענים. הם אומרים לך פה,

אני אחזור ואני אחדד את הנקודה הזאת. בשנים 2012 2014 משרד החקלאות אסר לשימוש את רוב הזרחנים האורגניים והגביל את השימוש בשאר החומרים. הרפורמה נכנסה לתוקף, מתי? בשנת 2016. החומרים המאושרים לשימוש בארץ לאחר ההגבלה, וכאן זאת השאלה שאת אמורה לבחון מול משרד החקלאות, נמצאים בשימוש ברוב מדינות העולם, כולל מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית. אני מציעה שאני אקריא, אולי, גם את הרקע הכללי.

זה בדיוק מה שאמרתי. זה נכון. התקנות נכנסו לתוקפן ביוני 2016. אז כשדנו אמרנו שזה לא די, ויש עדיין חומרים שנמצאים בשימוש ואסורים לשימוש. התבקש משרד החקלאות להביא תוכנית, הוא לא הביא אותה. אז יכול להיות שזו התוכנית שהם הציגו כרגע למשרד הבריאות , וכדאי אולי כאן באמת לחדד ולבדוק את התוכנית עצמה ולראות מה נאמר. כתבו שזה לשיקול דעתי אם לקרוא את זה. אני חושבת שכדאי להקריא את זה: בשנתיים האחרונות מבצע משרד החקלאות, יחד עם הוועדה הבין-משרדית לרישום תכשירי הדברה, המורכבת מנציגים של משרדי הבריאות, העבודה והגנת הסביבה, הערכה מחדש לשורה של חומרי הדברה. במסגרתה הוציא המשרד משימוש שורה של חומרים שנמצאו רעילים לבני אדם, ולצד זאת הגביל את השימוש בחומרים אחרים. כאן שווה לבחון בדיוק את שני החומרים שדיברת עליהם. בין החומרים שהועלו לדיון לאחרונה נמצאו גם חומרים מקבוצת הזרחנים האורגניים, וכעת משרד החקלאות ממתין להמלצות הוועדה בנושא.

ישראל נחשבת למדינה המחמירה בערכי הסף המותרים בה לשימוש בחומרי הדברה. ברוב המקרים ערכים אלו מחמירים יותר מאשר באירופה, בארצות הברית ובארגון הבריאות העולמי. משרד החקלאות מבצע מדי שנה סקר הכולל כ-1,500 בדיקות מדגמיות של תוצרת חקלאית טרייה מכל הארץ. מספר הדגימות המבוצע בישראל ביחס למספר התושבים הינו גבוה מהממוצע של מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית. מה שאני מציעה, מכיוון שההצבעה במועד אחר, אם יש לך שאלות ספציפיות, כדאי מאוד לפנות לגורמים המדוברים כדי לברר את הנקודות האלה. אני פונה אלייך כשרה בממשלה. מה שאני מציעה זה שתעלי באמת את הדיון הזה ותבקשי להגיע להחלטה שכל אותם חומרים אורגניים שאסורים באירופה ובארצות הברית יהיו אסורים גם כאן. כיוון שכידוע לך אני כרגע הצגתי את עמדת משרד החקלאות, אני רוצה שנראה באופן פרגמטי, כדי שבאמת, בסך הכול המטרות הן זהות, סביר להניח, והרצון הוא לדאוג בעצם שלא יהיו חומרי הדברה רעילים בחברה שלנו. מה שאני ממליצה זה שבאמת תפני עם שני החומרים שהצגת בשאלה ספציפית, או בשאילתה, או שאלה ישירה, את יכולה גם דרכי, אני אבדוק את זה אולי יותר מהר. אז נבדוק באמת כיצד אפשר לפני הצבעה פה במליאה לראות שזה כבר על דעת כולם, ואולי להוריד את הנושא הזה מסדר-היום.

צריך לבדוק את זה, אז זה מה שאני אומרת. זאת הצעתי, ומכיוון שממילא אין הצבעה כרגע, אמרנו שהצעות הסיכום יהיו במועד אחר עם ההצבעה.

אנחנו עוברים להצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52, הוראת שעה), התש"ף 2019, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק, בשם יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית, חבר הכנסת אבי ניסנקורן.

הצעת החוק בעצם נובעת מהעובדה שאין ועדות קבועות, ולכן אנחנו באנו ואמרנו שלעניין העברת עודפי תקציב, מי שיבוא בנעלי ועדת הכנסת זה הוועדה המסדרת, ומי שיבוא בנעלי ועדת הכספים זה ועדת הכספים הזמנית, והן יהיו המוסמכות לדון כרגע בהעברת עודפים. אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו קרובים לסוף השנה, ומתחייב דיון בוועדה המשותפת. הסעיף השני בהצעת החוק גם כן נובע מהעובדה שאין ועדות קבועות. בעצם מעבירים, כל עוד אין ועדות קבועות, את הסמכות לדון בדחיית דיווח בנושא מימון הבחירות שברשויות המקומיות לוועדת הכספים הזמנית. אני אומר מראש: הכוונה היא, כשזה יעלה לדיון בוועדת הכספים הזמנית, לדחייה קצרה מאוד של כחודש ימים בלבד. זהו, זו הצעת החוק.

תודה רבה. להצעת החוק אין הסתייגויות, לכן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. נא להצביע. חברי הכנסת, אני אחכה עד שתגיע למקום שלך, ואז אני אפעיל את ההצבעה. בבקשה, חברי הכנסת, נא להצביע בקריאה שנייה, חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52, הוראת שעה), התש"ף 2019. סעיפים 1 2 נתקבלו.

נמנע אחד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים לקריאה השלישית. נא להצביע.

בעד, 13, אין מתנגדים, שני נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי י"ב בכסלו התש"ף, 10 בדצמבר 2019, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.